חברי הכנסת, יום שלישי, נאומים בני דקה. אני מפעיל את ההצבעה כדי שהנוכחים יוכלו להירשם. בבקשה, מי שמעוניין להשתתף יכול להצביע. יפתח את הנאומים חבר הכנסת אכרם חסון.

חבר הכנסת מיקי לוי. אדוני היושב-ראש, היום השתתפתי ביום האישה הבין-לאומי. היה טקס מאוד מכובד שעשתה חברת הכנסת עאידה תומא, תבורך על כך, אבל מבדיקה שעשיתי, אדוני היושב-ראש, מצאתי כי רק אישה דרוזית אחת עובדת בכנסת.

על-פי מפתח האוכלוסייה מגיע לנו כעשר נשים בכנסת. אם המוסד הכי חשוב הזה, שהוא בית-המחוקקים, שצריך להוות דוגמה ומופת לכל המוסדות בארץ, לא מאפשר ולא נותן אפליה מתקנת ונקודת זינוק שווה לאישה הדרוזית, איך נקדם את החברה הדרוזית ואיך נצליח להתקדם ולהתפתח? מצד שני, הכנסת לקחה עובדת אחת. יש משרדי ממשלה רבים שאפילו אחת אין לנו בהם.

אני מבקש מכבודך, כאדם שמקורב למגזר: תשנה את המצב הזה, תן נקודת זינוק שווה לאישה הדרוזית, כי יש לנו נשים שהשקיעו המון למען חינוך הבנים והקריבו הרבה כדי לגדל דור שלם שמאמין במדינת ישראל ומשרת את המדינה נאמנה.

תודה לחבר הכנסת חסון. חבר הכנסת מיקי לוי, בבקשה, אדוני. אחריו, חבר הכנסת אוסאמה סעדי. אדוני היושב-ראש, גברתי שרת המשפטים, רק הבוקר התפרסם שרשות המסים גבתה כ-1.8 מיליארד שקל מעל ליעד. המהלכים האלה שמבשילים הם אותם מהלכים שנקטנו ב-2013 2014 ונותנים היום את הפירות שלהם, לעומת כ-40 מיליארד שקל וכ-3.8% גירעון שאנחנו קיבלנו, המהלכים האלה נושאים פרי ויאפשרו לשר האוצר מרחב תמרון בלתי רגיל. את המהלכים האלה ליוו תוספת של 400 תקנים לרשות המסים, גילוי מרצון למעלימי מס, שהביאו למשרד האוצר מיליוני או מאות-מיליוני שקלים, ועוד 108,000 מכתבים לכל מיני חייבים. כל אלה מביאים אותנו לכ-280 מיליארד שקל צפי לגבייה, ואני גאה להיות חלק מהמהלך הזה. אלה יאפשרו לשר האוצר מרחב תמרון עצום. אני רק מקווה שייעשה מהלך מושכל בכספים האלה שנגבו.

תודה לחבר הכנסת מיקי לוי. חבר הכנסת אוסאמה סעדי, בבקשה, אדוני. אחריו, חבר הכנסת חמד עמאר.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

אני מברך את כל הנשים לרגל יום האישה הבין-לאומי. באמת, השתתפנו בטקס שהיה היום בכנסת, ואני מברך את חברתי עאידה תומא על ארגון היום הזה. נקודה שנייה, גברתי שרת המשפטים, עכשיו, לפני עשר דקות, סיימנו בוועדת החוקה דיון ארוך בחוק לשכת עורכי-הדין והצבענו על זה פה-אחד, אדוני היושב-ראש, וזה יובא לאישור בקרוב. דבר שלישי, פנו אלי כמה תושבים, אדוני היושב-ראש, מכפר בענה שבצפון בקשר להתנהלותו של תאגיד המים שם בקשר לגביית החובות מהתושבים. לאחרונה חברת הגבייה, יחד עם כוח משטרתי, פורצת לבתי התושבים באופן לא חוקי, לטענתם, על-ידי שימוש בכוח ושימוש בכלי פריצה, כולל פטישים, אדוני היושב-ראש. אחד השוטרים פונה לעמיתו וצועק לו: תביא את הפטיש לשבור את הדלת. והדבר נעשה בפני קטינים ונשים. לפני כמה ימים, כדי לגבות חוב של מים מאחד התושבים, כוח משטרתי דפק בדלת של תושב הכפר, ג'האד תיתי, וניסה לפרוץ את הדלת בכוח. אשתו של ג'האד, שישנה בשעה זו, התעוררה ופתחה את הדלת, והם התחילו להעמיס רהיטים תוך כדי צעקות ובכי של ילדיה הקטינים. אדוני

הדבר מעורר זעם בכפר ונדרשת התערבות של הגורמים המוסמכים בעניין חשוב זה. כמובן שאנחנו, אני לא נגד גביית חובות אלא בעד שהאזרחים ישלמו את החובות שלהם, אבל צריך לעשות זאת תוך שמירה והקפדה על החוק ועל כבוד האדם וחירותו. תודה, אדוני היושב-ראש. תודה לחבר הכנסת סעדי. חבר הכנסת חמד עמאר, בבקשה, אדוני. אחריו, חבר הכנסת ניסן סלומינסקי. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, היום מציינים בעולם את יום האישה. אני רוצה לברך את כל הנשים, ואני רוצה להגיד לכם עובדה אחת: בעדה הדרוזית כיום 70% מהסטודנטים הם נשים. זה מספר עצום. זה אומר שכמעט כל בחורה שמסיימת כיתה י"ב הולכת ללמוד באוניברסיטה. זה מעצים את העדה הדרוזית, זה מעצים את האישה הדרוזית, וזה גאווה לנו בעדה הדרוזית. אבל יש דברים כואבים גם בנושא הזה. יותר מ-80% מהנשים הדרוזיות מובטלות בגלל מחסור באזורי תעשייה, אזורי מסחר, מקומות תעסוקה והמרחק הפיזי של היישובים הדרוזיים מהמרכז ומאזורי תעסוקה. אני עצמי חוקקתי חוק ייצוג הולם לבני העדה הדרוזית בחברות ממשלתיות. יש בהן קרוב ל-60,000 עובדים. החוק מחייב אותן, את אותן חברות שמעסיקות 60,000 עובדים. מתוכם, אדוני היושב-ראש, רק 19 נשים דרוזיות מועסקות באותן חברות, מתוך 60,000 עובדים, רק 19 עובדות דרוזיות. לכן, אני קורא גם לחברות הממשלתיות: תכבדו את החוק שהכנסת חוקקה, חוק של מדינת ישראל, תעסיקו את הנשים הדרוזיות, וזה רק יביא טוב למדינת ישראל.

תודה לחבר הכנסת חמד עמאר. חבר הכנסת ניסן סלומינסקי, בבקשה, אדוני. אחריו, חבר הכנסת דב חנין. אדוני היושב-ראש, לפני כמה חודשים פניתי בשאילתה דחופה למשרד הביטחון בנושא היעדר אישור לחיילות ולחיילים ואנשי מילואים לצאת עם נשקם האישי הביתה. נאמר לי אז כי אישור שכזה קיים זה מכבר והתופעה שתיארתי איננה קיימת. לצערי הרב, ב-18 בפברואר בשנה זו, 2016, התרחש הפיגוע הנורא בסניף "רמי לוי" שבו נרצח סמ"ר ינאי ויסמן, השם ייקום דמו, בידי בני עוולה, לאחר שהיה ללא נשק, חרף בקשתו לצאת עם הנשק הביתה, כפי שסיפרו בני משפחתו. על אף ההוראה החדשה של הרמטכ"ל לאשר יציאה עם נשק, שיצאה ב-22 בפברואר 2016, הגיעו אל לשכתי בשבועיים האחרונים תלונות נוספות של חיילות וחיילים ואנשי מילואים שעדיין נתקלים בסירוב מוחלט. אבקש ממך, אדוני היושב-ראש, להפעיל את סמכותך ולפנות למשרד הביטחון כדי לשים לזה סוף אחת ולתמיד, כדי שאולי נוכל למנוע את הטרגדיה הבאה, ויפה שעה אחת קודם.

תודה לחבר הכנסת סלומינסקי. חבר הכנסת דב חנין,

ואחריו, חבר הכנסת מייקל אורן. תודה לך, אדוני היושב-ראש. היום אנחנו מציינים בכנסת ובעולם את יום האישה הבין-לאומי. זה יום חשוב של מאבק לשוויון, לצדק, מאבק על מקומן של הנשים בחברה ועל דמותה של החברה. אני מייצג בכנסת תנועה ששייכת ליום הזה,

במובן מסוים, גם שייך לה. ההצעה ליזום יום אישה בין-לאומי התקבלה בכינוס של מפלגות הפועלים הסוציאליסטיות ב-1910, לפי יוזמת המהפכנית הגרמנייה קלרה צטקין. היום הזה קשור מצד אחד להפגנת עובדות טקסטיל בארצות-הברית במאה ה-19, ומהצד השני ליום שבו נשים הפגינו נגד שלטון הצאר ועריצותו ברוסיה בתחילת 1917, ב-8 במרס 1917,

זה יום חשוב. היום הזה מלמד אותנו שיש הישגים אבל שיש גם אתגרים גדולים לפנינו. המאבק לצדק חברתי הוא מאבק קשה, הוא מאבק מסובך, יש בו גם נסיגות, אבל אנחנו לא נוותר, נמשיך הלאה עד שנגיע לחברה צודקת ושווה לנשים,

תודה לחבר הכנסת דב חנין. אני עדיין לא פתרתי לעצמי את הקושיה אם זה גם קשור לכך שקלרה צטקין ידעה שמתקרב פורים ואסתר המלכה וכן הלאה וכן הלאה, אבל את זה כבר נשאיר להיסטוריונים. יש כאלה שטוענים שזה נכון. חבר הכנסת,

יש לך באמת מחשבות, חבר הכנסת מייקל אורן, ואחריו, חבר הכנסת עבדאללה אבו מערוף. תודה, כבוד היושב-ראש. לפני כמה שעות בלבד נחתי בארץ בחזרה מוושינגטון,

שבה ניהלתי שיחות מדיניות עם מחוקקים אמריקנים, הן מהמפלגה הדמוקרטית והן מהמפלגה הרפובליקנית. הם שאלו אותי מה הסוגיה שמעסיקה את הכנסת, והתחלתי להסביר קצת על חוק ההשעיה,

שאלתי אותם מה היה קורה בארצות-הברית לו איזה מחוקק אמריקני, לא משנה מאיזו מפלגה, היה מביע תמיכה בטרור, היה נפגש עם הורים של טרוריסט שהרג אמריקנים ועומד דקה דומייה לזכרם. הם ציינו את החוקה האמריקנית, סעיף 1.5, שמאפשר לקונגרס, ברוב של שני-שלישים, להדיח, לא להשעות, להדיח, כל חבר קונגרס בגין התנהגות בלתי הולמת, לא בגלל איזו הפרה של החוק, אלא התנהגות בלתי הולמת. להדיח, אני חוזר ומדגיש. ואמרו לי שבארצות-הברית אותו מחוקק שהיה נפגש עם הורים של טרוריסט, היה מביע תמיכה בטרוריסט, לא רק שהוא היה מודח מהקונגרס, רוב הסיכויים,

שהוא גם היה מועמד לדין.

חזרתי לארץ לפני כמה שעות ושמעתי שאותם חברי כנסת,

גינו מדינות במפרץ שהגדירו את ארגון "חיזבאללה" כארגון טרור, ובכך הביעו תמיכה בארגון ששואף לעשות לאזרחי ישראל, ללא הבחנה בין יהודים לערבים, מה שעשו כבר לרבבות ערבים בלבנון. תמיכה בטרור. טוב שאני לא צריך לעמוד בפני אותם מחוקקים אמריקנים ולהסביר ולהצדיק למה מתנהל בכנסת דיון על חוק ההשעיה. ברור על-פי הנורמה האמריקנית, הדמוקרטיה הכי ותיקה בעולם, שאותם מחוקקים לא היו יושבים פה ולא היו מקבלים משכורת ולא רכב. מתי בפעם האחרונה עשו את זה? נקווה, חבר הכנסת סעדי, שגם אנחנו לא נצטרך לענות על זה. ב-1800. בפעם האחרונה עשו את זה ב-1800. לפני שש שנים. עשו את זה 20 פעם בהיסטוריה האמריקנית. ואתה יודע מי עשה את זה הכי הרבה? אדם בשם אברהם לינקולן, שהוא הנשיא הכי הכי מוערך בארצות-הברית. תודה לחבר הכנסת מייקל אורן. חבר הכנסת עבדאללה אבו מערוף,

אדוני, ואחריו, חבר הכנסת ילין. אדוני היושב-ראש, חברי כנסת נכבדים, כבוד השרה, אני מקדיש ביום הזה, חברות כנסת נכבדות, אני מאחל לכן ביום 8 במרס, יום המאבק הבין-לאומי, זה עד עכשיו מאבק בין-לאומי למען האישה, וזה לא מקרה שעדיין אנחנו מדברים הרבה הרבה זמן על זכויות האישה ועל מעמדה של האישה בחברה. ואכן, היא החלק החשוב ביותר בחברה. והיום הזה, המוקדש לאישה, היום הבין-לאומי לאישה, ב-1857 צוין לראשונה, או לראשונה מבחינה היסטורית, שאז הפועלות במפעלי טקסטיל נאלצו לעשות הפגנה למען זכויותיהן, והיו מהן שנרצחו. רק ב-1977 האו"ם הכריז, אחרי יותר מ-100 שנה, על היום הזה כיום האישה הבין-לאומי. זה לקח הרבה זמן. לצערנו הרב, זה לקח הרבה זמן, וההיסטוריה עדה שהיום הזה, נגיד שזה חג לאישה, היום הבין-לאומי לאישה, לזכויותיה, צוין כחג, כיום האישה עם כל המשמעות שלו, רק בברית-המועצות והמדינות הסוציאליסטיות אז, ועדיין בהרבה מדינות זה אפילו לא יום חג ולא יום מנוחה. ולכן, היות שהוא צוין כיום חג בין-לאומי, יום האישה הבין-לאומי, אני חושב שבמיוחד מדינת ישראל, שתהיה האוונגרדיה הראשונה שאכן תכריז על היום הזה כיום מנוחה כללי. אנחנו יכולים לעבוד,

שתנוח ביום הזה, אם ככה נלך ל-compromise, מגיע לה. היום צוין בכנסת יום נפלא מטעם הוועדה לקידום מעמד האישה בראשותה של חברת הכנסת עאידה תומא. היו המון נשים והיום הזה צוין למופת, ואני חושב שככה צריך להמשיך. ועוד פעם, אני מאחל ומברך את כל הנשים, מכל המגזרים, ושתהיה השנה הבאה שנת מנוחה, ויחגגו את החג הזה במצב רוח יותר טוב מבשנה הזאת.

תודה לחבר הכנסת עבדאללה אבו מערוף. חבר הכנסת חיים ילין,

ואחריו, חבר הכנסת מסעוד גנאים. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני רוצה לברך את עאידה, שבאמת הרימה יום נפלא. הייתי באודיטוריום, ראיתי את המצגת, ואני חייב להגיד לכם שלא שמחתי לראות את המצגת, את המציאות. אני אומר את זה לרשימה המשותפת: נשים ערביות הן הסובלות ביותר במדינת ישראל. כל הגרפים וכל הנושא של אלימות, של ביטחון, של קהילתיות, כל מה שראינו ולמדנו שם זה שנשים ערביות נמצאות במצב לא טוב. ואני פונה לכולם ואני אומר לכם, כראש רשות לעבר, שניהל מועצה עם 62% מנהלות, 62% אני מודיע לכם שזאת חוויה בלתי רגילה. כושר ההכלה, ההסתכלות, הניהול הוא שונה לגמרי משל המצ'ואיסטים והגבריים, ויש לנו הרבה מה ללמוד. ואני אומר את זה גם לחבר הכנסת דוד ביטן, שחושב שצריך לחגוג את יום הגבר. אני אומר לכם, לחגוג את יום הגבר זה להשפיל את הגבר. אני לא מכיר גברים שמוכים על-ידי נשים, אני לא מכיר גברים

אני לא מכיר גברים שצריכים להרים אותם למעלה, כי הם נמצאים כנראה במקום אחר. אני כן מכיר את זה שאנחנו צריכים לפתוח דלת הכי גדולה שיש לנשים, בגלל שרמת האלימות שקיימת בחברה כלפי נשים היא בלתי רגילה.

אתם עליתם והקראתם את השמות של כל הנרצחות בשנים 2014, 2015 ו-2016, ואני חושב ואני מציע ואני מאוד ארצה להשתתף יחד עם הרשימה המשותפת בכל מה שזה אומר, שוויון זכויות במדינת ישראל. אל תאשימו גם את הכיבוש באלימות שיש כלפי הנשים הערביות. תודה לחבר הכנסת ילין. חבר הכנסת מסעוד גנאים, בבקשה, אדוני. אחריו, חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא. כבוד היושב-ראש, כבוד השרה, חברי חברי הכנסת, אני מברך על כניסתו של חבר הכנסת חיים ילין לרשימה המשותפת. שיהיה החבר ה-14.

אם החוק יחוקק ישעו גם אותך,

אני מצטרף לברכות לכל הנשים לרגל יום האישה הבין-לאומי. אני מזכיר לכולם ולנו, שלנו כערבים ומוסלמים המסורת בעל-פי של הנביא מוחמד, שאמר (אומר דברים בשפה הערבית ומתרגמם): הנשים והגברים הם אחים. מי שמכבד אותן הוא המכובד, ומי שמשפיל אותן הוא השפל. זו מסורת בעל-פה של הנביא מוחמד. ביום הזה אני חושב שעל כולנו להירתם למשימה לתת יותר צדק, כבוד והערכה לנשים. ראינו כולנו באודיטוריום את המחקר על הביטחון האנושי, וכמה המצב של האישה הערבייה הוא מצב גרוע,

אבל את האמת הזאת אנחנו יודעים ואנחנו פועלים, בעשייה הפרלמנטרית

כדי שהמצב הזה ישתנה לטובה ולמען נרים את מעמדה של האישה הערבייה. אדוני היושב-ראש, ביום הזה אנחנו מתבקשים, כחברי כנסת בכלל וכחברי כנסת ערבים בפרט, לעמוד נגד התופעה החמורה והמבישה של רצח הנשים ואלימות נגד הנשים. התופעה הזאת, אנחנו נלחמים בה. אנחנו חייבים לעמוד מולה בשני המישורים: המישור של לקרוא למשטרה לפענח את הפשעים האלה ולתפוס את הרוצחים, אבל אנחנו גם מטילים אחריות על עצמנו, כי אנחנו כחברה חייבים לחנך למען יותר כבוד לאישה.

תודה לחבר הכנסת מסעוד גנאים. חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא. אחריו, חבר הכנסת יוסי יונה. בסם אללה א-רחמאן א-רחים. כבוד היושב-ראש, כמו כולם, היום הכנסת והעולם ציינו את יום האישה הבין-לאומי. אבל בוא נשאל, מי האישה?

היא הדודה? האישה היא לא גוף זר מאתנו, האישה היא חלק, בשר מבשרנו. ולציין יום אחד, לדעתי זה מחטיא את המטרה. האישה צריכה להיות במרכז העניינים בכל ימות השנה. ואת העניין של לתת לה את הכבוד, לתת לה את המעמד המתאים לה ביותר, זה גם חלק מהאמונה שלי, מהדת שלי, וחלק ממה שצריך לעשות כל מוסלמי. והיום חלק מהאוכלוסייה הערבית או המוסלמית מחטיאה אפילו את הוראות הדת, מחטיאה את המטרה שחייבים להיות בה. האישה צריכה לקבל את מלוא הזכויות שלה. היא לא צריכה מהטעם שאנחנו צריכים לתת לה, בלי טובות מאף אחד. היא שם, זה המעמד שלה. ולפי הדת, הקשר בין האב לבת, לאישה, לאחרת, אתן דוגמה של מקרה עצוב, שהאישה בכתה בגלל היחס של הבעל שלה. בזמן הבכי שלה הוא משחק עם הבת שלו, אז היא שואלת אותו: ואם כשהבת שלך תגדל הבעל שלה יעשה לה מה שעשית לי, מה תהיה העמדה שלך? ובזה אני מזכיר לכל אחד, שידע שגם האישה שלו וגם כל אישה, יש לה אבא, יש לה אימא, ויש לה בראש ובראשונה את הכבוד האישי שלה שצריך לשמור עליו. תודה לחבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא. חבר הכנסת יוסי יונה, בבקשה, אדוני. אחריו, חבר הכנסת אחמד טיבי. אדוני היושב-ראש, אני רואה גם שהשרה איילת שקד אתנו, חברי כנסת נכבדים, אני רוצה להוסיף את המחאה שלי למחאה של דוד אמסלם ואברהם נגוסה על ההחלטה הבאמת-שערורייתית שלא להביא את יוצאי אתיופיה לישראל, את הפלאשמורה. פתאום העניין הכלכלי הפך להיות נושא מכריע: אין תקציב, ולכן אנחנו לא יכולים להביא אותם, זו עמדתה של הממשלה. אדוני היושב-ראש, אני פונה אליך גם אישית, במיוחד לנוכח העבר שלך ולנוכח המאבק המאוד מתמיד ונחוש שלך למען יהודי ברית-המועצות לשעבר. נדרשת כאן עמידה אמיצה שלך ושל חברות וחברי הכנסת ושל שרי הממשלה לבוא ולומר לממשלת ישראל: לא. המרכיב הכלכלי לא יעצור את הבאתם של הפלאשמורה לישראל. באמת באמת, אדוני היושב-ראש, אני מקווה שההחלטה האומללה הזאת תבוטל, משום שזה יטיל באמת כתם על החברה הישראלית וממשלת ישראל, כי עולה הרושם שבגלל צבע עורם וגזעם של האנשים הללו אנחנו לא מעוניינים שיבואו. המדינה הזאת, בעמדה עקרונית, אומרת שהיא פתוחה לכל יהודי העולם, ומתמיה מאוד שהנה, אנחנו מהססים דווקא מול קהילה שצריכה את הסיוע שלנו, שצריכה את העזרה שלנו באופן מיוחד לנוכח המצוקה שבה הם חיים. אני מקווה שהקול הזה יצטרף לקולות אחרים, יגיע לאוזניה של ממשלת ישראל, וגם לאדוני היושב-ראש, כפי שציינתי, בהינתן עברך, ואגיד אפילו עברך המפואר.

בואו נעשה מעשה כדי שהחלטת הממשלה תבוטל ותתאפשר הבאתם של הפלאשמורה לישראל. תודה, אדוני היושב-ראש. תודה לחבר הכנסת יוסי יונה. בבקשה, חבר הכנסת אחמד טיבי. אחריו, חברת הכנסת ענת ברקו. אדוני היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, יום האישה הבין-לאומי, זה הזמן והמקום לספר על מצוקתן של כ-70% מהנשים בחברה הערבית, שהן מובטלות. רובן מובטלות לא מתוך רצון אלא בגלל היעדר מקומות תעסוקה, היעדר תחבורה ציבורית, היעדר משפחתונים, היעדר אזורי תעשייה מסביב. ככל ששיעור אבטלת הנשים גבוה יותר, פיגור החברה גבוה יותר, נחשלות החברה גבוהה יותר.

חובה גם עלינו וגם על המדינה למצוא מקומות תעסוקה. אבל אי-אפשר להסתפק בדרישה למקומות תעסוקה בלי להזכיר, דווקא ביום הזה, אלימות נגד נשים, רצח נשים, שזה תופעה פרימיטיבית שיש לגדוע. תנוח דעתו של חיים ילין: זה לא קשור בכיבוש.

זה קשור בכיבוש מחשבתי, ברגרסיה מחשבתית, שמישהו יכול לכבוש את הזכויות ואת החיים של מישהי, של אישה, בשל העובדה שהיא אישה, שהיא חלשה יותר. אני קורא לנשים שלא להסתפק בזכויות שמישהו אחר, שהגבר, ייתן להן, אלא להתנפל על הזכויות האלה, כי ככה משיגים זכויות. אולי בכביש זכויות ניתנות ולא נלקחות, אבל בחברה, במיוחד בחברה שמרנית, זכויות נלקחות, ובעיקר כאשר הן לא ניתנות. זה הזמן שאני אגיד ואברך בערבית. (אומר בערבית: מי ייתן וכל שנה תהיו חזקות יותר ומדוכאות פחות ואנו, שוויוניים יותר ומקפחים פחות).

תודה לחבר הכנסת אחמד טיבי.

הכנסת ענת ברקו. אחריה, חברת הכנסת עליזה לביא. אדוני היושב-ראש, תודה, כבוד השרה, כנסת נכבדה, הפעם אני רוצה לדבר על השקר שמספרים לעצמם חלק מהמנהיגים, והוא השקר שלפיו מה שטוב לישראל בהכרח רע לערבים. החלטת מועצת שיתוף הפעולה של מדינות המפרץ בראשות סעודיה לצרף את "חיזבאללה" לרשימת ארגוני הטרור שלה זו החלטה שהיא טובה לישראל. אבל אנחנו הרי לקראת פורים, אז צריך לבוא ולומר: החלטה זו לא ניתנה מאהבת מרדכי אלא משנאת המן, השיעי במקרה הזה. הם לא החליטו זאת כי זה טוב לישראל, אלא כי זה טוב להם. הסונים במדינות המפרץ יודעים כי סונים נשחטים במקומות רבים במזרח התיכון על-ידי שיעים. אבל מדוע לכל הרוחות החלטה זו, אליבא דחד"ש ובל"ד, היא החלטה שרעה לערביי ישראל? באמת נשגב מבינתי. אני רוצה להזכיר למי שהספיק לשכוח: מלחמת לבנון השנייה, אותה מלחמה שישראל ניהלה נגד "חיזבאללה" השיעי, התאפיינה בפגיעות בעורף באזור חיפה והצפון, שבו חיים למעלה מ-60% מהערבים. באותה מלחמה נהרגו 19 אזרחים ישראלים ערבים, וזה כמעט מחצית ממספר האזרחים הישראלים שנהרגו במלחמה. במהלך המלחמה גם הערבים, כמו היהודים, סבלו מפגיעות במבנים, מפינוי יישובים, מחרדות ותסמונות פוסט-טראומה. הלוא עד היום לא הייתה כמו המלחמה ההיא כדי להדגיש עד כמה יהודים וערבים כאן הם שותפי גורל. אז מול אויב כמו ה"חיזבאללה" באות מפלגות ערביות בישראל ומגנות החלטה שמכלילה אותו ברשימת ארגוני הטרור?

הרבה פעמים אנו שומעים מצד מנהיגים ערבים בישראל את הטענה הבאה: מה אתם רוצים מאתנו? אנחנו לא מחזיקים בנרטיב הציוני, לנו יש נרטיב משלנו והוא הנרטיב הפלסטיני. אפילו במלחמת לבנון השנייה, שאנחנו יודעים שבה מדינות בולטות כמו ערב-הסעודית ומצרים תמכו במדינת ישראל באופן סמוי, העולם הסוני, ובעיקר ערב-הסעודית, תומכת בעניין הפלסטיני גם במשאבים אדירים. אז מה ההיגיון בכך? מישהו מעלה על דעתו ברצינות שהנרטיב הפלסטיני הוא שעומד בראש מעייניו של חסן נסראללה, שליחה של איראן השיעית? הנרטיב הזה מעניין אותו כקליפת השום כפי שהוא גם השתמש באזרחי לבנון כמגינים חיים וכבני-ערובה בזמן המלחמה. אז איך יש פה כאלה מקרבכם שתומכים בו?

אבל כמו שאני תמיד אומרת, כשמבססים את תפיסת העולם על מסכת של שקרים, סתירות פנימיות וחוסר היגיון מובהק, העובדות פשוט אינן משנות כלום. והייתי אומרת, יש משפט מאוד יפה, ואני בטוחה שאתם יודעים אותו טוב בערבית: אני מוכן להוציא לעצמי עין, העיקר שלכם אני אוציא שתיים.

תודה לחברת הכנסת ענת ברקו. חברת הכנסת עליזה לביא, בבקשה, גברתי. אחריה, חברת הכנסת מירב בן ארי. אדוני היושב-ראש,

חברי חברי הכנסת, יום אישה שמח, והלוואי שהיו לי בשורות טובות. דווקא היום החליטה ועדת חוץ וביטחון, ברוב מוחץ של הקואליציה, לבטל את מסלול מורות חיילות במסלול הירוק, לאחר 60 שנה שבהן מורות חיילות מדריכות בבתי-הספר, בפריפריה, מאהיבות את הארץ שלנו ובאמת תורמות הרבה מאוד, אחד המסלולים היותר-חשובים. לא הרבה בנות זוכות לשרת במסלול הזה. שנים נאבק הצבא ומבקש לבטל את המסלול הזה,

אתמול בלילה, ב-21:00, יוצאת הודעה לחברי ועדת חוץ וביטחון: בואו ונבטל את הביטול של הצו שהצלחנו להוציא בשבוע שעבר. והיום לעשות את זה בכזה מחטף, בחוסר אחריות וראייה והבנה של מה התפקיד הזה, מתנה איומה ביום שמח שהיה אמור להיות, היום הזה שבו אנחנו מציינים את ההישגים. לבוא ולעשות את המחטף העלוב הזה בצורה כל כך לא ראויה, בטח ביום הזה, זאת לא מתנה. פנינו לראש הממשלה, כ-40 ח"כים פה בבניין, בבקשה להתערב. חבר הכנסת סמוטריץ ואני נניח בהקדם חוק שיעגן את תפקיד המורות החיילות בחקיקה ולא בצו של הצבא. תודה, אדוני היושב-ראש. תודה לחברת הכנסת עליזה לביא. חברת הכנסת מירב בן ארי,

אחרונת הדוברים להיום תהיה חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין. אדוני היושב-ראש, תודה, כנסת נכבדה, גברתי השרה, אני רוצה לדבר על ד', שנרצחה אתמול לנגד עיני ילדיה מחוץ לביתה ושמותה נקבע אתמול בבית-החולים סורוקה. אני יודעת שזה כבר לא מרגש אותנו, כי נשים נרצחות כל הזמן. נשים נרצחות כשהן עומדות בפתח ביתן והטרור מכה בהן, נשים נרצחות "על רקע רומנטי" אנחנו יודעים שאין פה שום קשר לרומנטיקה, נשים נרצחות על רקע כבוד המשפחה. אנחנו בעצם התרגלנו שנשים נרצחות באופן קבוע, וכך אותה ד'. ד' הייתה מראש מאוימת, כי לגור ולחיות עם אדם עבריין זה להבין שהיא גם מאוימת על-ידו, והוא אלים, והבטיח חדשות לבקרים שהוא ירצח אותה, אבל גם על-ידי אותם עבריינים שאותתו כל הזמן שהם ירצחו את אשתו כאיזשהו אות של מחאה. אתמול, לאחר שנקבע מותה של ד',

בעיקר אחרי יום האישה הכל-כך חשוב ומשמעותי שהיה כאן, לא יכולתי שלא לחשוב על אותן נשים פורצות דרך שקראנו עליהן בעיתון ושמענו עליהן היום בוועדה לקידום מעמד האישה ובטקס, אותן נשים שעשו כל כך הרבה בשביל עצמן. כל הזמן אמרתי לעצמי: איפה הנשים האלה, שקבורות כל כך עמוק בתחתית הבטון, ובכלל לא מצליחות אפילו לגעת בתקרת הזכוכית הזאת?

תודה לחברת הכנסת מירב בן ארי. חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין, בבקשה, גברתי. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. היום ראשונות חברותי, ביום הזה. מזל טוב לכולנו. חבר הכנסת דוד ביטן לא נמצא כאן כבר, אבל הוא לא צריך, לא צריך את יום הגבר. אחרי מה שאמרה חברתי חברת הכנסת מירב בן ארי מאוד קשה לעבור לדבר על מה שאני רוצה לדבר עליו בהקשר של יום האישה, אבל גם הוא חשוב, וזו העובדה שליגת הכדורסל לנשים מושבתת זה היום החמישי. זה נשמע פרט שולי, אולי כמעט אזוטרי, אולי אפילו לא חשוב. חברים וחברות, ספורט נשים זה דבר חשוב וחיוני. זה נדבך מאוד מאוד משמעותי ביצירת התחושה אצל נשים צעירות ונשים יותר בוגרות של יצר התחרות, השאפתנות,

כשמטפחים אותן זה נותן תחושה של מודעות עצמית חזקה וגדולה. כל הזמן מצפים מליגת הנשים בכדורסל להיות, לא נותנים לה את ההטבות שנותנים לליגת הכדורסל לגברים. מפלים אותה כל הזמן. 2.4 מיליון שקלים בסך הכול הובטחו להן מאז יולי השנה, והכסף לא הועבר. כל הזמן נותנים להן כל מיני התניות שלא נותנים אותן לליגת הכדורסל לגברים. זה פשוט לא יכול להיות. יש לנו בסך הכול שמונה קבוצות. הן כל הזמן הולכות ומנסות לטפח שחקניות ישראליות צעירות, ולא שחקניות זרות. ספורט נשים זה דבר חשוב בדיוק כמו כל דבר אחר שאנחנו מדברות עליו: נושא של תעסוקה, נושא של אלימות, נושא של רווחה,

משפחות חד-הוריות. כל הדברים האלה חשובים, גם ספורט הנשים חשוב מאוד מאוד. אני מאוד מבקשת, חברת הכנסת מירב בן ארי וחברת הכנסת עליזה לביא כבר נרתמו למאבק הזה יחד אתי. אני מאוד מאוד מבקשת, מכל מי שמוכן,

כדי שליגת הכדורסל בנשים תוכל להתקיים.

תודה לחברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין. עד כאן נאומים בני דקה. אנחנו עוברים לציון יום האישה הבין-לאומי במסגרת הצעות חוק לדיון מוקדם והצעות לסדר-היום של חברי הכנסת. חברי וחברות הכנסת, אנחנו פותחים כעת דיון מיוחד בנושא יום האישה הבין-לאומי, המצוין היום בעולם וגם כאן בכנסת. מעמדן של נשים בחברה המערבית עשה כברת דרך ארוכה וחשובה. למרבה השמחה, גם בעולם היהודי ובחברה הישראלית אין להשוות את מקומן ומעמדן של נשים כיום לזה שהיה לפני 20 או 30 שנה,

השיח הפמיניסטי התוסס על גווניו, כמו גם המודעות לשוויון ולזכויות אדם באשר הוא, הופכים את יום האישה ליום שבו אין עוד האישה עומדת במקום נכבד רק באופן חריג, אלא ליום שהוא הזדמנות נוספת להפנות זרקור למהפכה החשובה שהתחוללה בתחום זה, וגם למה שעדיין יש לעשות. נשים תופסות עמדות מפתח וממלאות תפקידים משמעותיים ובכירים בכל שֹדרות העשייה: בתחומי הניהול והמשפט, המחקר והרפואה, במגזר הציבורי והפרטי כאחד. גם כנסת זו, הכנסת העשרים, רושמת מספר שיא של חברות כנסת, אף שעדיין יש מרחק רב לעבור כדי להגיע לשוויון מגדרי של ממש בייצוג הפרלמנטרי. כבוד האישה כבר איננו רק פנימה, במובן של הסתפקות בצורכי הבית והמשפחה, אלא מאפיין נשים בעלות השכלה רחבה, מובילות תהליכים, מנהיגות ומעניקות השראה. עם זאת, לא ניתן, ואף אסור לנו, לטשטש את ההבדל בין המינים, המובנה בטבע האנושי. הבדלים אלה, שזכו גם לכינוי המודרני "גברים ממאדים ונשים מנוגה", כשם ספרו הנודע של ג'ון גריי, גורמים לפערים שונים, חלקם רצויים וטבעיים ואחרים פסולים ופוגעניים. לצערנו, נשים רבות עדיין מנוצלות בידי גברים באופנים שונים. זו רעה חולה, ואנחנו עדיין בעיצומו של תהליך ממושך של "ובִּערת הרע מקרבך". בהקשר זה, השבוע הודעתי למנכ"ל הכנסת, להרחיב את סמכותה של הממונה בכנסת על שוויון מגדרי ועל אכיפת נושא ההטרדות המיניות כך שתטפל גם בפניות אפשריות של מי שעד כה נפלו בין הכיסאות, היות שאינם מוגדרים עובדי המשכן: חברי וחברות הכנסת, יועצים פרלמנטריים ועובדי הסיעות. אסור לאפשר לשוני המגדרי להוות תירוץ לקיפוח נשים בשכרן או לאפליה במעמד או בתפקיד. באותה הזדמנות אני גם רוצה להודות לחברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, יושבת-ראש הוועדה לשוויון מגדרי, שהפנתה את תשומת לבי לכך ופנתה אלי עם הציבור החשוב הזה בכנסת, שנפל עד כה בין הכיסאות. אני שמח שעלה בידי לטפל בפנייה המאוד-חשובה שלך אלי. חקיקה ענפה מתמודדת עם התופעה של אפליית האישה, כגון חוק שיווי זכויות האישה משנת תשי"א, 1951, הקובע: "דין אחד יהיה לאישה ולאיש לכל פעולה משפטית, וכל הוראת חוק המפלה לרעה את האישה, באשר היא אישה, לכל פעולה משפטית, אין נוהגים לפיה".

גם המחוקק ער לשוני בין המינים ומציין כי יש הבחנה בין אישה לבין איש שלא תיחשב פגיעה בשוויון או אפליה אסורה, "במידה שהיא מתחייבת מהשונות העניינית שביניהם, או מאופיו או ממהותו של העניין". ביום זה אנחנו מעלים על נס את הנשים בחברה שלנו, את הישגיהן ואת תרומתן האדירה לבניית חברה איתנה שיסודה בטיפוח המשפחה, שבה היה ויישאר לאישה תפקיד ייחודי גם בעידן המודרני התובעני של קריירה וריבוי מטלות. תודה לכל היוזמים של היום, ותודה ודאי לוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי וליושבת-ראש שלה חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, על היוזמה הברוכה ועל הפעילות. אנחנו קודם כול נעבור להצעת חוק לדיון מוקדם, הצעת חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים (תיקון, קבלת אדם לעבודה במוסד על-ידי מי שאינו עובד המוסד), התשע"ו 2016. חברת הכנסת שולי מועלם-רפאלי תציג את הצעת החוק שהיא יזמה יחד עם

אדוני היושב-ראש, חברותי השרות, חברי וחברותי חברי הכנסת, אחלק את הדברים שלי לשניים. אדבר בקצרה על התיקון החשוב שמוצע בחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים. החוק הזה עוסק בדיני נפשות. הוא נוגע לשאלה עד כמה אנחנו פוקחים עיניים על האנשים שאנחנו מעסיקים, עד כמה אנחנו משגיחים על האנשים שבאים במגע עם הילדים שלנו ועלולים לפגוע בהם. בשנת 2010, בבית-החולים מאיר בכפר-סבא הועסק רוצח ופדופיל מורשע בהשגחה על נערה אובדנית בת 14 במסגרת עבודתו במחלקת הילדים. סופו של הסיפור, לצערי, מוכר ומאוד מאוד עצוב. אבל מה שהופך אותו ממקרה פרטי קשה לטרגדיה חברתית הוא שמעולם לא ממש הצלחנו לברר ולהחליט מי בעצם אמור לקחת אחריות על מקרים כאלה, ואת זה אנחנו מובילים בתיקון הזה: מי אמור לקחת אחריות על העסקת עברייני מין מורשעים כך שלא יהיו בחברת ילדינו במוסדות שבהם הם נמצאים? הפדופיל מבית-החולים מאיר הגיע למחלקת הילדים דרך חברת כוח-אדם, ולכן במקרה הזה לא הצליחה הפרקליטות לקבוע מי בעצם האחראי: האם זה מנהל המחלקה הספציפית? מנהל מערך הילדים בכלל, שהעסיק במחלקתו את עבריין המין? האם זאת חברת כוח-האדם ששלחה אותו? אולי מנהל בית-החולים שעובד מול חברת כוח-האדם? ואולי בכלל מנהל כוח-האדם של אותו בית-חולים? וכך הלאה אפשר היה לגלגל את האחריות על ההעסקה הזאת עד אין-סוף. התגלה שיש בחוק פער גדול מאוד בין האשמה שמייחס החוק לאשמה המוסרית שרובצת בפועל על כתפי האחראים למעשה. התיקון שלי מבקש לקבוע את אחריותו של מנהל המוסד המסוים, ובמקרים אחרים, את אחריותו של מי שהביא להעסקת העובד הזה במוסד, וזה בהתאם לנסיבות המשתנות. רק דרך קביעה ברורה של תחומי אחריות בנושא רגיש וחשוב זה יופקו הלקחים ויוטמעו בגופים רבים נוספים. לקחים אלה עשויים להיות הצלה של ממש עבור ילדים ונוער רבים בעתיד. אני רוצה להודות לשר לביטחון פנים גלעד ארדן, שאימץ את התיקון הזה,

ומקבלת על עצמי את מה שסוכם בוועדת שרים: שנמזג את ההצעה הזאת עם הצעת החוק הממשלתית, שאני מייחלת ומבקשת, בעזרת חברתי שרת המשפטים, שתוגש במהרה. את הזמן שנשאר לי אני מבקשת להקדיש לנושא של היום הזה: יום האישה הבין-לאומי, שנקבע בעולם כולו במאה ה-20 בסך הכול, על-ידי האו"ם וארצות-הברית, אבל בעולם היהודי הוא שם מהיום הראשון. אם רק ניגע במרים הנביאה, ממש לפני שבועות לא רבים, בפרשות השבוע, אנחנו מדברים על היציאה של בני ישראל ממצרים,

אחות משה ואהרן, באמירה הברורה שלה לאביה ואמה להמשיך ללדת ילדים, ודרך דבורה הנביאה, רות, אסתר המלכה, שבעוד שבועות ספורים נגיע אליה, כולן כולן עשו את זה קודם לפני, לפנינו, כמאמר שירו של אריק איינשטיין, לכולן היו אמונה וחזון וביצוע מעשי, וכלה בדמויות קרובות אלינו יותר: חנה סנש וגולדה מאיר, ותמר אריאל, זכרה לברכה, ודפנה מאיר, השם ייקום דמה. כולן נשים שפרצו הרבה מאוד גבולות ותקרות, מזכוכית או מחומרים אחרים. כל אחת מהן בעצם השתמשה באסטרטגיה של להוביל שינוי. אני מאמינה שרק הטמעה של חשיבה מגדרית בכל תחומי החיים שלנו תוכל להוביל לשינוי מדיניות שיוביל בעצם לצמצום הפערים וההבדלים בין נשים לגברים. אי-אפשר לדבר היום בלי לחשוב על מצבן של נשים כמוני ביהודה ושומרון בחודשים האחרונים. כל הארץ חזית, ויהודה ושומרון חזית קשה יותר.

נשים וגברים, ונשים בעיקר מסתכנות בנסיעה בכבישים, דואגות לילדים שלנו. מה שקשה, תמיד קשה יותר לנשים.

מבקשת להעלות כאן על נס את כל חברותי הנשים,

הילדות, שיום-יום מתמודדות ובוחרות לעשות מעשה, להמשיך בחיים משמעותיים לעצמן, למדינה, לקהילה ולחברה שסובבת אותן.

תודה לחברת הכנסת שולי מועלם-רפאלי. מי שתשיב על ההצעה מטעם הממשלה היא שרת המשפטים חברת הכנסת איילת שקד,

גברתי. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני שמחה להיות תורנית מליאה ביום האישה הבין-לאומי. חזרתי וציינתי היום שדווקא מערכת המשפט היא מערכת מאוד מאוד שוויונית: את המערכת מנהלות שתי נשים, נשיאת בית-המשפט העליון ואנוכי, המנכ"לית של המשרד היא אישה, אמי פלמור, בפרקליטות יש המון המון מנהלות, פרקליטות מחוז, יש מעל 50% שופטות, במחלקת ייעוץ וחקיקה רוב נשי. בקיצור, השרה גילה גמליאל, במשרד שלי את יכולה להיות רגועה. אני עונה בשם השר גלעד ארדן: החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים אוסר העסקת עבריין מין במוסדות מסוימים המכוונים למתן שירות לקטינים, לאנשים עם מוגבלות ולחסרי ישע. נוסף על כך אוסר החוק על מעסיק לקבל בגיר לעבודה במוסד בטרם קיבל אישור מהמשטרה ביחס לאותו בגיר שלפיו הוא לא הורשע בעבירת מין. לפי הגדרת "מעסיק" בחוק, כאשר לא מדובר בקבלה לעבודה באמצעות משרד ממשלתי, מנהל המוסד הוא הגורם שעליו מוטל האיסור לקבל אדם לעבודה ללא אישור משטרה. הצעת חוק זו, המוגשת על-ידי חברתי חברת הכנסת שולי מועלם ואחרים, מבקשת לתקן את הגדרת "מעסיק" בחוק כך שבמוסדות שבהם האחראי לקבלת אדם לעבודה במוסד אינו מנהל המוסד, אותו אחראי יהיה המעסיק לצורך החוק. התיקון המוצע נועד לתת מענה לבעיה אמיתית שהתגלתה, את תיארת את המקרה,

בבית-החולים מאיר בכפר-סבא. במקרה זה לא הוגש כתב-אישום כנגד גורם בבית-החולים מאחר שהחוק קובע כי כאשר מדובר בהעסקה באמצעות גוף שאינו ממשלתי, מנהל המוסד הוא האחראי לקבלת אישור המשטרה. במקרה זה, מנהל מחלקת הילדים הוא שענה על ההגדרה מנהל המוסד, והוחלט שלא להאשימו בפלילים מאחר שהוא אינו נושא באחריות המקצועית לגבי קבלה והעסקה של עובדים במחלקתו. הבעיה נובעת מכך שהמעסיק כהגדרתו בחוק, שעליו מוטל איסור לקבל אדם לעבודה במוסד ללא אישור משטרה, הִנו ככלל מנהל המוסד, ומכאן שמי שחלים עליו החובות והאיסורים לפי החוק, ובהם החובה לקבל אישור משטרה ביחס לעובדים, אינו מי שבסמכותו לקבל אותם לעבודה.

מדובר בלקונה בחוק ובבעיה אמיתית אשר נדרש לגבש עבורה פתרון.

יש מצבים שנופלים בגדר ההצעה ואשר לגביהם ההסדר המוצע אינו נותן מענה שלם, למשל מצבים של העסקה באמצעות קבלן כוח-אדם, אשר לגביהם ראוי לקבוע הסדר אחר מזה שמוצע בהצעת החוק. בימים אלו מסיים המשרד לביטחון הפנים, בתיאום עם משרד המשפטים ועם משרדי הממשלה האחרים, גיבוש טיוטת חוק לתיקון החוק המבקשת להסדיר עניינים שונים בחוק. בטיוטת חוק זו יש כדי להסדיר באופן מקיף וכולל בין היתר את הבעייתיות הקיימת בחוק שאותה מבקשת הצעת חוק פרטית זו לפתור. יצוין כי המנגנון המוצע בטיוטת החוק הממשלתית מדויק ומורכב יותר מהמנגנון המוצע בהצעת החוק הפרטית. בהתאם לכך, ועדת שרים לחקיקה הביעה תמיכה בהצעת החוק בכפוף לכך שהמציעה מתחייבת להמתין עם הכנת ההצעה לקריאה ראשונה עד שתונח ההצעה הממשלתית על שולחן הכנסת, ולאחר מכן, להכפיף את הנוסח שלה להצעה הממשלתית. לפיכך, מוצע לתמוך בהצעת החוק בקריאה טרומית. תודה לשרת המשפטים. האם יש מישהו מחברי הכנסת שרוצה להתנגד? חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, מכיוון שקיימת תמיכת ממשלה, את יכולה לקבל שלוש דקות להתנגדות. אני רק מזכיר שלא תוכלי לתמוך בהצעת החוק אם תתנגדי בדברייך להצעה. אדוני היושב-ראש, חברתי חברת הכנסת שולי מועלם, גבירותי השרות, את החוק למניעת העסקת עברייני מין בכל מה שנוגע למוסד שיש לו נגיעה לילדים תיקנתי בכנסת השמונה-עשרה יחד עם חברי חבר הכנסת יריב לוין, שהיום הוא כבר שר. את הצעת החוק הזאת אנחנו הבאנו בגלל רצף אירועים שבהם גילינו שיש ניתוק בין המעסיק לבין אותם עובדים, שלצערי הרב בחלק המקרים לא עברו בכלל, מאחר שאין יותר "תעודות יושר" מהמשטרה, נאלצנו ליצור איזושהי, אולי, אלטרנטיבה, או נתיב חדש שבו אנחנו נבדוק באמת את אותם אנשים שמבקשים לעבוד בסביבת ילדים ולבדוק את עברם בכל מה שנוגע לעבירות מין. מה שאתם באים לבקש היום לשנות זה בעצם לנתק שוב את הקשר בין בעל המוסד, בין המנהל, בין המוסד עצמו, לבין אותה העסקה של העובדים. אני קצת חוששת מזה, והחשש שלי נובע מכך שאוקיי, יש חברות כוח-אדם, ואחר כך זה יתרחב גם למשרדי הממשלה, ואנחנו בעצם נצמצם את החוק, כי כאשר אנחנו באים ושמים פה ומצביעים על ראש המוסד כאחראי בהעסקה ובבדיקת אותם מועמדים להעסקה בקרב ילדים, אני רוצה שתהיה לו אחריות אישית, אני רוצה שהוא ידאג לכך שבאמת תיערך הבדיקה. בעקבות החוק שחוקקנו, ניסינו לבדוק במשך הזמן איך הוא מיושם וכמה ביקשו את אותה תעודה או את אותו אישור מהגורם המשטרתי, מביטחון הפנים, לכך שאין מניעה להעסיק את אותו מבקש עבודה, גילינו שבחלק המקרים הם בכלל לא התבקשו. לא רק שהחוק לא ממש מקוים, אלא שכאשר עלו על זה שלא ביקשו זה היה כאשר קרו קטסטרופות, זאת אומרת כאשר גילו בדיעבד שלאותו עובד היה עבר מסוים, אבל אף אחד בעצם לא ביקש. כאשר אנחנו באים ואומרים לאותו בעל מוסד: אנחנו מסירים ממך את האחריות, קח לך קבלן כוח-אדם,

ואת כל האחריות לגבי אותם אנשים אנחנו מעבירים לקבלן, אני חוששת. אני מאוד הייתי שמחה לשמוע שלהצעת החוק הממשלתית יש פתרון גם לנושא הזה, כי לא היינו רוצים לצמצם את האחראים אלא אולי באמת להטיל אחריות משותפת הן על המעסיק מחברת כוח-האדם והן על בעל המוסד הספציפי, שהוא אכן בדק שמי שהתקבל לעבודה עבר את המשוכה הזאת. בהצעת החוק, לפחות בהצעת החוק הבוסרית הזאת שאני רואה, אין ממש התייחסות לנושא, אלא יותר פטור, שאני מפחדת שהוא יהפוך להיות פטור גורף והוא ייתר מתוכן את התיקון שעשינו בכנסת השמונה-עשרה, אני וחברי יריב לוין. אני אשמח מאוד אם באמת תשימו לב לנקודה הזאת. תרחיבו את האחריות ואל תצרו אותה, כי מדובר בסכנה לילדים. תודה רבה. תודה לחברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס. האם ברצונך להשיב, חברת הכנסת שולי מועלם-רפאלי?

אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים (תיקון, קבלת אדם לעבודה במוסד על-ידי מי שאינו עובד המוסד), התשע"ו 2016, של חברת הכנסת שולי מועלם-רפאלי וקבוצת חברי הכנסת. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. ההצעה להעביר את הצעת חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים (תיקון, קבלת אדם לעבודה במוסד על-ידי מי שאינו עובד המוסד), התשע"ו 2016, לוועדת החוקה, חוק ומשפט נתקבלה. דוד, למה לא

בסוף אקבל שבר ברגל. תוסיף אותי, בבקשה. אני בעד.

8 במרס, יום האישה הבין-לאומי. אני גם מנצלת את ההזדמנות לברך מעל במה זו קודם כול את הנשים הנהדרות העובדות בבית זה. בכל פינה בבית הזה יש נשים שעובדות. לפעמים הן שקופות ולפעמים לא שמים לב אליהן, אבל בלעדיהן אנחנו לא היינו יכולות לבצע את המלאכה שלנו, וגם אתם, חברי הכנסת, לא הייתם יכולים לבצע את המלאכה שלכם כמו שצריך. אז אני מברכת אתכן ביום האישה הבין-לאומי. דרככן אני מברכת את כלל הנשים במדינת ישראל,

יהודיות וערביות, מבוגרות וצעירות ונשים ששייכות למגוון הקבוצות והאוכלוסיות במדינה. חשוב לי להזכיר, בגלל שנזכר מתי באמת התחילו לציין את יום האישה, ואם היושב-ראש כבר עוזב אותנו, אני חייבת גם להודות לך על ההיענות המהירה להצעה שהבאתי לפתחך ולהרחבת הסמכויות של הממונה על הטרדה מינית. אני מאוד מודה לך, ואני מאוד מקווה שגם בפעמים הבאות שאני אגיע עם בקשות שקשורות לנשים, לכלל הנשים, או בבית הזה או מחוצה לו, אני אמצא את אותה היענות. תודה לך, אדוני.

אני רק רציתי שדווקא סגנית היושב-ראש תנהל את הישיבה הזאת. ראוי, לא?

מצוין. יום האישה הבין-לאומי, חשוב לציין, התחיל כדי לציין את מאבקן של נשים אמריקניות בארצות-הברית אשר יצאו להגן על תנאי השכר שלהן, אשר הפגינו והותקפו על-ידי המשטרה דאז. אבל מי שקבע שצריך לציין את היום הזה כיום מאבק למען זכויות נשים היה ועידה של נשים סוציאליסטיות בקופנהגן בשנת 1909, וזה לקח לעולם עד שנת 1977 להכיר ביום הזה. זה יום שנחשב חגיגה להרבה נשים, וזה יום שנחשב גם ליום מאבק. אנחנו חוגגות ביום הזה את ההצלחות ואת ההישגים שהשגנו במאבק עיקש למען זכויות נשים, למען חברה מתוקנת ולמען חברה שוויונית שיש בה גם צדק חברתי. וכל צעד שאנחנו מתקדמות, מגיע לנו לחגוג עליו. ואני חושבת שמגיע גם לחברה להודות לנו, כי זה עושה את החברות שלנו חברות שיותר טוב לחיות בהן. זה יום מאבק כי עדיין לא הגענו לאן שאנחנו רוצות להגיע. עדיין, לצערי הרב, נשים מקבלות 70% ממה שמקבל גבר על אותה עבודה ועל אותה משרה, עדיין, למרות שאומרים שהפעם, בכנסת הזאת, יש את הייצוג הכי רחב של נשים, בכל זאת אנחנו רק רבע מחברי הכנסת, מהבית הזה. אבל מה שיותר חשוב, עדיין יש נשים שנתנו להן את הזכות לבחור אבל לא להיבחר במדינת הזאת, ואת זה צריך לציין ביום זה. כולם רוצים את הקולות שלנו, אבל לא כולם רוצים אותנו בעמדת קבלת ההחלטות, ואת זה צריך להזכיר וצריך לנסות לבטל. פעם סימון דה-בובואר אמרה: אישה לא נולדת כזאת, היא הופכת עם הזמן להיות אישה. כלומר, אנחנו מוסללות לתפקידים שלנו. מגדלים אותנו בתרבות שמטמיעה בתוכנו שנועדנו לתפקידים. כמה שינסו להלל אותם וכמה שינסו לתת להם איזושהי הילה של קדושה, בסופו של דבר, התפקידים האלה, בהרבה מהצמתים בחיים שלנו, מונעים מאתנו להתקדם לאן שאנחנו רוצות להתקדם. אני חושבת, ורבות לפני דיברו על הרגע שהפכו בו לפמיניסטיות. את האמת, אני לא זכרתי באיזה רגע הפכתי להיות פמיניסטית. נא לסכם. אבל אני יודעת דבר אחד: פמיניזם זה התובנה הרדיקלית שאנחנו, הנשים, חלק שווה בתוך האנושות הזאת. כל מה שמגיע לגברים מגיע לנו, אבל אנחנו לא רוצות להיות שוות לגברים, אנחנו רוצות ליצור עולם אחר.

אנחנו רוצות ליצור חברה ועולם שאין בו כיבוש, אין בו דיכוי,

יש בו שוויון ויש בו צדק חברתי.

תודה רבה לחברת עאידה תומא סלימאן. חברת הכנסת נאוה בוקר, בבקשה, חמש דקות, גברתי. היושבת-ראש, השרה, חברות וחברי הכנסת, יום האישה הבין-לאומי שאנו מציינים היום מסמל את החוזק והעוצמה של נשים באשר הן. חברותי חברות הכנסת, זכינו לכהן בכנסת בעלת מספר החברות המכהנות הגבוה ביותר בתולדות המדינה, 32 חברות כנסת, יותר מרבע מכלל חברי הכנסת. כשאני מביטה סביבי אני מרגישה שעשינו כברת דרך ארוכה, אבל המטרה שלנו עדיין לא הושגה. ראשית, חשוב לי לציין שלא מדובר בכך שנהיה שוות לגברים, אלא שתהיה לנו הזדמנות שווה, שנקבל את אותו שכר עבור שעות העבודה, שנקבל יחס שווה. בספר "דמות האישה בעיני ז'בוטינסקי" מובהר היחס הראוי לנשים. כתוב: החברות הפורחות הן אלה המתייחסות בכבוד לאישה. לא סתם המדינה שלנו פורחת, לא סתם המערב נמצא במצב טוב הרבה יותר מאשר מדינות המזרח התיכון. הסיבה המרכזית היא היחס לאישה. בתחום הזה המדינה שלנו היא כמובן אחת מהחלוצות: מיומה הראשון לחמו נשים לצד גברים בצבא, מיומה הראשון יכלו נשים לבחור ולהיבחר במדינת ישראל, בשונה ממדינות רבות שבהן נשים נאלצו להיאבק על כך.

מספרים שפעם ביקשו מז'בוטינסקי להשתתף בהוצאות ועד העיר, אך הם לא שילבו שם נשים.

שלח מכתב ואמר: אדונים נכבדים, עד שלא יהיה מקום וחלק גם לנשים בהנהלת עסקי העדה, שמי לא יימצא ברשימת משלמי המסים של המוסד שלכם. אז המסר שלי לבעלי העסקים, לבעלי החברות, הוא ברור: אל תשלבו נשים כדי לסייע לנשים, תשלבו נשים כדי לסייע לעצמכם. אנחנו נמצאים במגמה חיובית. שיעור האבטלה בקרב נשים בישראל הוא מהנמוכים ב-OECD, במקום העשירי מהסוף, 5.27% בלבד מהנשים בישראל מובטלות, גם תוחלת החיים של נשים בישראל,

84, היא מהגבוהות במדינות ה-OECD, מקום שביעי. למרות הכול, דרך ארוכה עוד לפנינו. כיום, גבר במדינת ישראל משתכר 58.3 שקלים לשעה, כאשר אישה משתכרת 48.8 שקלים לשעה. קשה עד בלתי אפשרי להסביר את זה. אין שום סיבה שיהיה פער כזה. וביום הזה אני שבה ומזכירה לכולם: תשלבו נשים, תקדמו נשים, לא עבורנו אלא עבורכם. בעבר, נשים היו צריכות להיאבק במשך שנים רבות בעבור זכויות בסיסיות, כמו הזכות לבחור ולהיבחר. מדובר בזכויות שהיום הן מובנות מאליהן. המין הנשי עבר כברת דרך קשה, ארוכה מאוד, אך התוצאות כיום מרשימות לכל הדעות, בעיקר כאן בישראל. אחוז הנשים המשכילות גבוה מאחוז הגברים המשכילים ונשים רבות מובילות כיום בתחומים רבים, כמו כלכלה, תעשייה וחינוך, ומהוות דוגמה ומופת לשילוב נשים בתחומים שלא הייתה לנו השפעה עליהם בעבר. לא נשלה את עצמנו ונחשוב שהמאבק הסתיים. המעמד של נשים בתפקידי ניהול בכירים רבים בישראל עדיין לא הוגן ולא שוויוני. תקרת הזכוכית עדיין לא נפרצה בכמה תחומים, ונשים עדיין נתקלות בחסמים בבואן להתקדם בחברה. עלינו, הנשים, לתמוך זו בזו, להמשיך להיאבק לשוויון הזדמנויות ולצמצם פערים אשר עדיין קיימים בהכנסה החודשית הממוצעת. נשים יקרות, זכרו תמיד שכל אחת מכן היא עולם ומלואו וכל אחת מכן יכולה וצריכה לסמן את היעד ולסלול את דרכה, לאהוב את עצמה, לשאוף ולהגשים את כל חלומותיה. תודה רבה. יום האישה שמח. תודה רבה לחברת הכנסת נאוה בוקר. חבר הכנסת עיסאווי פריג'. גברתי היושבת-ראש, השרה המכובדת, שרת המגדר לצורך העניין, גילה גמליאל, תהיי חזקה, אמיצה ומלאת אנרגיות על כל מה שאת עושה ומה שאת מתכוונת לעשות. חברים וחברות, יום האישה הבין-לאומי תמיד מתחיל בסטטיסטיקות. היום הזה מדברים על סטטיסטיקות: פערי שכר, איפה הנשים מופלות, ואנחנו מקבלים סטטיסטיקות שהיום, בכנס שהיה באודיטוריום שחברת הכנסת סלימאן ארגנה, ואת ראויה להערכה על הארגון. הנוכחות של הנשים והכנס שהתקיים מלמד על עשייה ועבודה ואמונה בדרך, וכל הכבוד לך. אני לקחתי חלק בכנס הזה כצופה, וראיתי את הסטטיסטיקות שהוצגו לנו, סטטיסטיקות מחרידות. והסטטיסטיקות האלה לא צריכות להיות אך ורק ביום הזה. אבל אני חייב ללכת לסטטיסטיקה שמשכה אותי הכי הרבה מכל מה שראיתי, נתון מעניין שראיתי שהובא לוועדה לקידום מעמד האישה, שלפיו 30% מהנשים הערביות בישראל חוששות להיות מותקפות, על-ידי מי? מישהו מבני משפחותיהן. אתם מפנימים, חברים? 30% מהנשים הערביות במדינה, במדינת ישראל ב-2016, 30% חוששות שיום אחד ייפגעו על-ידי בן משפחה. נתון מזעזע. נתון מזעזע, חברים. הנתון מראה עד כמה החברה הערבית היא החצר האחורית של מדינת ישראל. תארו לעצמכם, האישה הערבייה מותקפת משני כיוונים:

מותקפת מהבית מעצם היותה אישה. ואני חייב להודות ולהגיד את האמת: אנחנו חברה שלא נותנת מספיק כבוד לנשים. זאת האמת, מה אני אגיד לכם, אני לא אברח מזה, זאת האמת. אז האישה הערבייה מותקפת מהבית, ומותקפת מבחוץ, על-ידי המדינה, בכיווני האפליה. אז תארו לעצמכם מה האישה הערבייה עוברת, וכל זה קורה במדינת ישראל בשנת 2016. ואני חייב להביא דעה אחרת. אני, חברים, ממשפחה נשית, אני, יש לי שש בנות. זאת האמת. אבו אל-בנאת.

אני ממשפחה נשית.

אז להגיד לכם שהאווירה הנשית בבית לא גרמה לי להיות איפה שאני? אני אשקר. היה לזה חלק בכל התהליך הזה. אני רוצה שבנותי, שחלקן באוניברסיטה היום, שהשאיפות של בנותי והחלומות והמטרות שלהן יוגשמו, שלא יהיו חסמים, לא חסמים מתוך החברה שלהן ולא חסמים מהמדינה שלהן. זה מה שאני חולם. זה מה שאני חולם. אבל אפליית הנשים, כשאני בא ורואה את הדברים, תראה את הכותרות שאנחנו מייצרים: "מאבק הנשים". אחרי 68 שנים מאבק,

כאילו הנשים יוצאות לשדה קרב. מה זה מאבק? תארו לעצמכם שאנחנו, בכנסת, כדי לדחוף חקיקה נשית, אנחנו צריכים לחוקק חוק, זאת אומרת, לכפות על החברה הגברית לתת זכויות או לצמצם אפליית נשים על-פי חקיקה. זאת אומרת, אנחנו פועלים נגד כפייה באופן כללי, ובתחום הנשים כל הזמן כופים חוקים, בכפייה. למה אנחנו צריכים להגיע למצב כזה?

מאבק, כפייה, יום האדם, מה זה יום האישה? איך אמרה עאידה? 365 ימים, ואמרו לך: למה יש יום אישה? אמרת להם: יום תמורת 364 ימים לגבר. זה עצוב, חברים. עכשיו, אני לא יכול לשכוח מאיפה אני בא, גברתי היושבת-ראש, אני מסיים. אני בא מחברה מסורתית, חברה ערבית, ואני רוצה להסתכל בראי, לתוך החברה שלי, ולהגיד: חברים, יש לנו בעיה בחברה הערבית. יש לנו בעיה. יש לנו בעיה של חוסר כבוד לנשים, יש לנו בעיה בעיסוק האובססיבי במה שנקרא "כבוד המשפחה", רצח על רקע כבוד המשפחה. ואני אומר: לא אישה עצמאית פוגעת בכבודה של המשפחה. מי שפוגע בכבוד המשפחה זה הגבר האלים, ולא האישה העצמאית, וזו המציאות. אני קורא, אני רוצה לסיים, גברתי. יש לי המון מה להגיד, אתה אומר דברים כל כך חשובים שאני לא מפריעה לך.

אנחנו צריכים להסתכל פנימה, חברים, לתוך עצמנו. אנחנו חייבים לעשות חשבון נפש על שינוי ערכי, כי חברה שמדכאת אישה, חברה שנוהגת באלימות כלפי אישה, היא חברה מפגרת, ואנחנו לא צריכים להיות שם, וההצהרות חייבות לבוא לידי ביטוי. מכאן אני קורא לכל חברי, לח"כים הערבים, לכל מקבלי ההחלטות הקשורות בחברה הערבית: הגיעה שעת עבודה.

תודה רבה לחבר הכנסת עיסאווי פריג'. חברת הכנסת עליזה לביא. גברתי היושבת-ראש, גברתי השרה, יושבת-ראש הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי, חברותי, חברי חברי הכנסת, יום אישה שמח. יום חג, יום של

ללמוד, להקשיב אחד לשני, אחת לשנייה, לכולנו, לדברים שנאמרים אבל גם לדברים שלא נאמרים. הרבה מאוד התקדמנו, אבל גם הרבה מאוד אנחנו דורכים במקום.

היום הזה, היום המיוחד הזה, הוא עבורי גם יום של סיכומים ויום של חשבון נפש, גם אישי וגם ציבורי, על מה השגנו, איפה נתקענו, וגם יום של הכרת הטוב על העבודה שעשו קודמותינו, נשים יקרות, לפנינו. הרבה בזכותן אנחנו גם כאן, בכנסת ישראל, 32 חברות כנסת, בזכות נשים שפעלו,

עשו, הגדירו את מה שלא היה מוגדר, יצרו מערכת חוקים שתפקידנו שלנו זה לבוא ולהמשיך, לבוא ולזהות, לבוא ולעשות. הרבה מאוד התקדמנו, בטח בתחום ההטרדות המיניות. עוד הרבה יש מה לעשות, אבל אם נזכור לרגע אחד שעד שנות ה-90 לא הייתה הגדרה למושג "הטרדה מינית" הייתה תחושה של מועקה, והבנה שמשהו לא עובד נכון, אבל המושג הזה הוטבע רק בראשית שנות ה-90, ובאמת, מאוד התקדמנו. מאוד מאוד התקדמנו.

נשים עדיין נפגעות יום-יום, ונשים רבות מדי שנפגעו בעבר עדיין זקוקות לתמיכה ולשיקום. ועדיין, למרות הכול, יש גברים שמרשים לעצמם לפגוע בנשים. המאבק, שנחל הצלחה רבה, לא הושלם. אנחנו חייבות וחייבים להמשיך במעקב הסיזיפי של כל הנוגעים בדבר, החל מתקציבי ממשלה, דרך הפיקוח של הכנסת. יש החלטות שלא מקוימות, יש התחייבויות שעברו בהחלטת ממשלה, 1325 ואחרות, על שיתוף פעולה, על מיקום של נשים בוועדות, ולא אחת ולא שתיים אנחנו כאן קמות ונזעקות על ועדות שהכנסת מקימה, על ועדות שהממשלה מקימה, שאין בהן נשים, כאילו אין התחייבות, כאילו לא למדנו כלום והשנה היא לא 2016. אז כן צריך לעמוד על המשמר, כי רגע אחד של היסח הדעת, רגע אחד של עצימת עיניים, ולא מערכת החוקים שהתווינו, ולא ההבנות שהשגנו, חייב להיות פה פיקוח וחייבת להיות הבנה, כי עדיין, עדיין עדיין, אין פה באמת הבנה והטמעה של מהות ומשמעות של שיתוף ושל יחד ושל ערכים של שוויון. ואני רוצה להמחיש את זה, גברתי היושבת-ראש, בפנייה שהגיעה אלי משיר, שכתבה לי, אני לא אקרא את כל המכתב, אבל היא כתבה לי ממש לפני כמה זמן ואמרה לי: אני עורכת-דין, בוגרת תואר ראשון ושני מהאוניברסיטה, בוגרת תוכנית "עתידים", שזה צוערים לשירות המדינה, וקורס הצוערים של משרד הכלכלה, בחורה שיש לה השכלה רבה, והיא גם עבדה פה בכנסת ישראל. אני קצינה בצה"ל ואני פמיניסטית. ערב יום הולדתי ה-30 אני באמת מרגישה שעשיתי, אבל כאן נכנסו לחיי כל החוויות "המרנינות" שחוויתי מרגע שהפכתי לאימא, לפני שנה וחודשיים, או ליתר דיוק, מרגע שהבטן שלי בלטה החוצה. אני מדברת על מקומות מאוד מאוד נחשבים, פנינים בשירות הציבורי, שלא אנקוב בשמן, וגם לשכות מנכ"לים.

ללא יוצא מהכלל, נתנו לי את התחושה שכל מה ומי שאני מתמצה בדבר אחד: היותי אימא. כל מה שעשיתי לפני, אחרי, תוך כדי, לא חשוב בעליל. לא משנה כמה מוכשרת תהיי, תיתקלי בתקרת הזכוכית הארורה הזאת שאומרת לך ש"את לא יכולה", "אנחנו חוששים שזה קשה לך", "את תהיי אימא", "יש לך מגבלות" ועוד ועוד. אני פונה אלייך, היא כותבת, כי נמאס לי לשתוק כשנעשית אפליה כלפי וכלפי נשים אחרות. נמאס לי שלא אוכפים חוקי עבודה ואת איסור האפליה. כל החיים שידרה לי הסביבה שאני מוכשרת ומסוגלת לכל דבר בחיים,

האמנתי והצלחתי והגעתי ורכשתי השכלה, ואני מזכירה לכולנו שבהשכלה במדינת ישראל חלה קפיצה: תואר ראשון, שני ושלישי, נשים רוכשות השכלה הרבה יותר מגברים. והיא כותבת: באמת האמנתי והצלחתי, עד לרגע הזה שילדתי. לצערי, המציאות במדינת ישראל מחייבת שינוי, ואנחנו, שיר, מחויבות כולנו ליום טוב יותר. אני אומרת לך את זה כאימא וגם כסבתא שעשתה את הדרך הזאת, ונמצאת כאן בכנסת ישראל כדי להמשיך ולעשות, החל מיישום של התקציב המגדרי שהבאנו לממשלה, ובאמת יצא לפועל. יושבת פה שרה שלקחה על עצמה לבצע את זה במשרדים השונים ולפקח, ועד שנת 2018 אנחנו נראה את זה בצורה ברורה ויעילה.

גברתי השרה, אנחנו חייבים את זה במנעד, אם כותבת את זה אישה שהיא בוגרת תארים מתקדמים, קורס צוערים, היא עורכת-דין בהשכלתה, כותבת פנייה שכזאת, אני יכולה להעביר לך את הפרטים אחר כך, משהו פה לא עובד נכון. אם נשים צריכות למחוק מקורות החיים שלהן שהן אימהות לילדים, להסתיר בטן הריונית, יש הרבה מאוד פיטורים של נשים בהיריון באישור משרד הכלכלה, ואת מכירה את הנתונים, משהו פה לא עובד נכון. לא ייתכן שהחקיקה קיימת אבל האכיפה לא, נא לסיים. שההבנה קיימת, אבל מצד שני אנחנו רואים שנשים חוששות. שיתוף פעולה של גברים ונשים וההבנה שזכויות של נשים ושוויון זה לא בעיה של נשים, זו סוגיה חברתית, הון אנושי מבוזבז זה בזבוז של הון של חברה. אז ביום הזה אנחנו צריכות כולנו לחשוב קדימה, אבל גם להתבונן אחורה על מי שלא אתנו.

תודה רבה לחברת הכנסת עליזה לביא. חברת הכנסת רויטל סויד, חמש דקות לרשותך. גברתי היושבת-ראש, גברתי השרה, חברי וחברותי חברי הכנסת, וגם גברתי מזכירת הכנסת, אני מודה, הבוקר כשהתעוררתי, התעוררתי עם רגשות מעורבים. התעוררתי עם רגשות מעורבים כי מצד אחד זו תחושה מאוד מאוד חגיגית, יום האישה הבין-לאומי, מציינים אותו בכל העולם, נשים, נערות, ילדות, כולן מבינות שהיום הזה הוא מיוחד. יש הרבה מאוד מדינות שבהן היום הזה הוא ממש יום שנשים מקבלות בו מתנות, מציינים את זה כמשהו מאוד מאוד משמעותי. ולי היו רגשות מעורבים. שאלתי את עצמי למה. אז אמרתי: למה בכלל צריך לציין את היום הזה? הרי אם הכול היה טוב ואם הכול היה בסדר ואם היה באמת שוויון אמיתי, לא היינו צריכים לציין את יום האישה הבין-לאומי, כמו שאף אחד לא חושב לשנייה לציין את יום הגבר הבין-לאומי. אבל אז אמרתי לעצמי שאין מנוס, וכל עוד זה המצב, כל עוד אנחנו עדיין בעידן שבו נשים מופלות ואינן שוות לגברים, אין מנוס מלציין את יום האישה הבין-לאומי. כשאנחנו מדברים על אין שוויון, אנחנו כל הזמן מדברים על תקרת הזכוכית שאנחנו רוצות לפרוץ. אנחנו רוצות שכר שווה, אנחנו רוצות יותר ייצוג בדירקטוריונים, אנחנו רוצות נשים בעמדות מפתח, אנחנו רוצות השוואת שכר לנשים גם במגזר הציבורי וגם בפרטי, אנחנו רוצות לראות נשים מובילות. ואנחנו שוכחות שלנפץ את תקרת הזכוכית זו באמת משאלה, אבל חוץ מזה צריך להתרומם. כל כך הרבה נשים עדיין לא מתרוממות מעל רצפת בטון קרה ואפורה: נשים שחוות על בסיס יומי אלימות פיזית, אלימות מילולית, אלימות נפשית, נשים שרוצות לחיות אחרת ואינן מסוגלות. כשהתחלתי לפני 24 שנים כעורכת-דין מתחילה, סנגורית, על אצבעות כף יד אחת היה אפשר לספור את הסנגוריות שהיו אז בארץ. נאלצתי לפלס את דרכי בעולם מאוד מאוד גברי. אז עכשיו כולם בטח אומרים: טוב,

בטח הלקוחות העדיפו עורך-דין גבר ולא עורכת-דין אישה. והתשובה היא: לא. הלקוחות ממש לא היו הבעיה. הם נתנו מייד אמון בעורכת-דין הצעירה האישה. הבעיה הייתה הקולגות, הגברים. הם לא הצליחו להכיל את העובדה שהגיעה עורכת-דין צעירה שמצליחה ומפלסת את דרכה בעולם הגברי.

הם החברים הכי טובים שלי, והיום אני יכולה לומר שמערכת המשפט, שופטות, תובעות, תובעים, סנגורים, בוודאי גם עובדים, מערכת המשפט שוויונית לחלוטין, ואני שמחה להיות פורצת דרך בתחום הזה. אבל אם אנחנו עדיין צריכים מעון לנשים מוכות, ואם עדיין אנחנו צריכים לבוא ולשמוע שאישה נרצחה היום בבוקר, ואם עדיין אין כמעט שבוע שבו אין לנו פרשה של הטרדה מינית, אם עדיין אנחנו רואים שבמקומות שבהם עמדות הכוח הכי חזקות, צבא, משטרה, עדיין במקומות האלה יש הטרדות מיניות, אז עדיין ארוכה הדרך, ואנחנו עדיין צריכות לציין את יום האישה הבין-לאומי. אבל אני רוצה לומר לכם משהו, חברים וחברות: אם אני מסתכלת מה מסמן בעיקר את העובדה שהדרך שלנו עוד ארוכה, ומאוד קשה לי לומר את זה, זה דווקא המשכן הזה. אם אני רואה שמתוך 120 חברי כנסת יש רק 32 חברות כנסת, זה אומר הרבה. ואם אני מסתכלת על שולחן הממשלה, שמתוך 20 שרים יש רק שלוש שרות במדינת ישראל, אז עדיין הדרך שלנו ארוכה. אני לא מדברת בכלל על מספר ראשות הערים שיש לנו בארץ או על סגני ראשי ערים או על מספר חברות המועצה. ולצערי, אנחנו המראה של החברה, אנחנו פה, בבית הזה. ואני רוצה לומר עד משהו, ואני פונה אלייך, השרה גילה גמליאל, שעושה רבות למען שוויון בכלל במדינת ישראל, ובוודאי למען השוויון המגדרי, ואני פונה לכל חברי וחברות הכנסת פה, וגם לראש הממשלה,

בואו נרים את הדגל, את נס הדגל,

בואו נגיש הצעת חוק ממשלתית שתחייב שבכנסת ישראל יהיו, אתם יודעים מה? לא 50% נשים, לא 60 חברות כנסת, אבל לפחות 40% שיהיו חברות כנסת. בואו נעשה את המהפך הזה.

כשנציין את יום האישה הבין-לאומי, לא נציין אותו כמס שפתיים, זו לא תהיה איזושהי אמירה של,

היום בואו נחגוג לנשים, ובכל שאר 364 ימות השנה נשים עדיין יהיו מופלות. אז נדע שמדינת ישראל בשנת 2016, ואת הצעת החוק הזאת נעביר השנה הזאת, אז נדע שיש שוויון בין נשים לגברים, ואז אולי כבר לא נצטרך לחגוג ולציין את יום האישה הבין-לאומי.

תודה רבה לחברת הכנסת רויטל סויד. חברת הכנסת רחל עזריה, אחרונת הדוברים. הדוברות, לא? היו גם דוברים. היה לנו עיסאווי פריג'. אני הייתי אמור לדבר עכשיו, אבל הודיעו לי שראש הממשלה מגיע ואני אדבר אחריו. כולנו בהמתנה לראש הממשלה,

היושבת-ראש תיתן לי מחוץ לפרוטוקול. ישבתי, גם אנחנו ממתינים, ונקבל עדכון. בבקשה, גברתי, עד חמש דקות. גברתי היושבת-ראש, גברתי השרה, כבוד מזכירת הכנסת, חברי וחברותי חברות הכנסת, או חברותי וחברי חברי הכנסת, אני עומדת פה על דוכן זה בזכות נשים מופלאות שבזכותן אני כאן, החל בסופרג'יסטיות, שנלחמו כדי שתהיה לנו זכות הצבעה, ואחר כך גם קיבלנו את הזכות להיבחר, דרך נשות היישוב העברי, שבלעדיהן לא הייתה לנו לא הזכות לבחור ולא הזכות להיבחר. ואני גאה להיות חלק ממדינה שברגע שהתחילו הצבעות במוסדות הציוניים היה ברור שנשים יכולות להצביע. זה כל כך לא ברור מאליו. אני פה בזכות נשים שנאבקו נגד אלימות במשפחה, הקימו מקלטים לנשים מוכות, נשים שנאבקו למען נשים בתפקידי מפתח בצבא, אליס מילר ונשים שונות, נשים שפתחו את תקרת הזכוכית, שברו את תקרת הזכוכית בבנקאות, בבתי-המשפט, במערכת הכלכלית, וכמובן, הפמיניזם הדתי, נשים פמיניסטיות דתיות שהבהירו שאנחנו יכולות להיות הכי פמיניסטיות, גם בתחומים הדתיים וגם בכלל. ואחרונה חביבה, אני אציין אישה חשובה ובכירה שהייתה לנו במדינה, שבדרך כלל פחות מזכירים אותה ביום האישה הבין-לאומי: ראש ממשלת ישראל גולדה מאיר, אישה בכירה מאוד שעבדה קשה מאוד והייתה בבדידות מזהרת. דורות של נשים סללו דרך ארוכה כדי שנוכל להיות פה, כדי שאני אוכל להיות פה, כדי שכולנו נוכל להיות פה. הן פרצו דרך בתחומים שונים, פעלו בנושאים שונים. ועכשיו תורנו. יש הרבה מאוד נושאים לעסוק בהם, אבל אני רוצה להתייחס לנושא שבעיני הוא אולי אחד הנושאים הכי משמעותיים שכרגע עוצרים אותנו במהלך של שוויון מגדרי, וזה המאמץ לגדל ילדים ולעבוד, תעסוקה ואימהוּת. במדינת ישראל אנחנו יולדות הכי הרבה ילדים ביחס ל-OECD. שיעור התעסוקה של נשים הוא כמעט הכי גבוה ב-OECD, והפער המגדרי בשכר גם הוא כמעט הכי גבוה ב-OECD.

אנחנו עובדות המון, יולדות הרבה ומרוויחות נורא מעט. זה מאוד מבאס, אבל זה לא רק מבאס, זה גם פוגע בכלכלה הישראלית. מה הפתרון? שני דברים צריכים לעשות:

הרבה יותר אחריות של המדינה לכל התהליך של גידול הילדים, החל במעונות-יום מסובסדים, דרך קייטנות מסובסדות, צמצום מספר ימי החופשה של הילדים, הגדלת מספר ימי החופשה של ההורים. והדבר השני הוא לייצר הרבה יותר שותפות בין בני-הזוג, לאפשר בחקיקה לגברים ליהנות מאבהות כמה שיותר. כי אם דיברתי על הזכות שאני קיבלתי מכל המהפכה הפמיניסטית והזכות שהנשים קיבלו מכל המהפכה הפמיניסטית, בסופו של דבר הגברים נהנים לא פחות, הם נהנים להיות אבות. גברים יכולים להיות אבות וליהנות מאבהות, כי בעבר הייתה להם ההזדמנות הזאת הרבה פחות. כל הנשים המופלאות נאבקו עבור הדברים האלה בעבר, בכל אחד מהמסלולים האלה בעבר, ואנחנו פה, 32 חברות בכנסת ישראל, יחד ניאבק עבור הנושאים הבאים. אני אשמח להיאבק ביחד כדי שכולנו נוכל גם לגדל ילדים וגם לעבוד ולמצות את כל היכולות שלנו בשוק התעסוקה. זה יהיה טוב לכולנו גם לנשים, גם לגברים, וכמובן למשק הישראלי.

תודה רבה לחברת הכנסת רחל עזריה. אנחנו ממתינים לדעת אם ראש הממשלה הגיע. לא,

בסדר, השרה תשיב כשיגיע זמנה. אנחנו מבקשים להמתין. הוא בדרך. ראש הממשלה בדרך וזו זכותו להביע עמדה. יש שרה והיא יכולה לעלות,

וזה בלי שום קשר. ראש הממשלה מבקש לדבר כחבר כנסת כרגע, וגם יושב-ראש האופוזיציה ידבר, ולאחר מכן השרה תשיב.

מזמינה את ראש הממשלה בנימין נתניהו.

אני רוצה לשלוח איחולי החלמה לפצועים בשני הפיגועים שהיו: אחד בירושלים, אירוע ירי, ואחד בפתח-תקווה, אירוע דקירה. אני בא עכשיו ממפגש מאוד מרגש עם שרות וחברות כנסת שלנו. אגף העתיקות הביא בפנינו את החותם של עליהנה, אני בטוח שקראו לה אלי-ענה, בת גאל, מתקופת בית ראשון. זה נמצא בחפירות שמתנהלות בעיר-דוד. החותם הזה הוא ייחודי. הוא ייחודי קודם כול משום שלא רואים הרבה חותמים,

אבל הוא נדיר, של נשים, משום שהחותם מטבעו היה שייך למעמד של אנשים שיש להם סמכות לחתום על מסמכים. המסמכים יכולים להיות מסמכי קניין או מסמכים, מורשי חתימה.

ייתכן מאוד שעליהנה בת גאל הייתה יועצת משפטית, ואולי אף במעמד בכיר מזה. אבל אנחנו לא צריכים להתפלא, כי בוודאי בתולדות עמנו היו נשים במעמד מיוחד, מארבע האימהות, דרך מרים, דרך דבורה הנביאה ויעל, ויש כמובן עוד רבות אחרות. והתופעה הזאת מתחדשת ומתעצמת בימינו בנשות ישראל, שהן מנהיגות במדע ובמשפט ובפוליטיקה ובטכנולוגיה, בעסקים, בכלכלה, בחינוך,

בדיפלומטיה, בכל תחומי החיים של מדינת ישראל. מיותר לציין, אבל בכל זאת אציין, שנשים עומדות בראש בית-המשפט העליון, בראש בנקים וחברות גדולות, בראש משרדי ממשלה ורשויות מקומיות, אף-על-פי שאפשר להגדיל את מספרן בכל התחומים הללו. אני לא בטוח שבבנקים עדיין יש מקום, אבל בתחומים רבים אחרים ניתן להגדיל ורצוי להגדיל את ההשתתפות של נשים. נשים גם מייצגות את ישראל בעולם כשגרירות, ומביאות הרבה כבוד וגאווה למדינתנו.

חייב להגיד שאני מעריץ את נשות ישראל, כי הן משלבות עבודה, משפחה וילדים בצורה שמעוררת הערכה עמוקה, ואני ודאי מכיר את זה מרעייתי שרה, אבל אני גם יודע שהתופעה הזאת חוזרת על עצמה בהמוני בית ישראל. וזה לא נטל קל, זה נטל קשה. אני חושב שאנחנו כגברים צריכים להכיר בעובדה שאנחנו צריכים להגדיל את השותפות בנטל הכפול והמכופל הזה. אני אומר לכם את זה לא רק משום שאני אומר את זה לעצמי, אלא משום שאני משתדל גם בתפקידי לנהוג כך. אני חושב שהעולם משתנה, וצריך לבטא את השינוי הזה גם במעשינו אנו הגברים. יש דבר נוסף שאנחנו כולנו פועלים עבורו, וזה הזכות היסודית של נשות ישראל לשוויון בפני החוק. אנחנו נמשיך להיאבק בכל כוחנו נגד הטרדות מיניות, נגד אלימות, נגד אפליה, אני מדבר על דברים שמכוונים נגד נשים בחלקים שונים של החברה שלנו, וגם למען צמצום פערי השכר במשק, בייחוד בשירות הציבור. אני גאה על כך שאני זכיתי להקים את הרשות למעמד האישה, בכהונה הראשונה שלי כראש ממשלה, ואחר כך את ועדת שרים המטפלת בעניין זה, ועכשיו את המשרד שמטפל בשוויון מגדרי בראשות השרה גילה גמליאל. ואני חושב שהכלים האלה נותנים לנו את היכולת לקדם, צעד אחר צעד, את הפעולות והיעדים שאנחנו רוצים להשיג. יש לנו עוד כברת דרך, אבל אין ספק שאנחנו צועדים בדרך הזאת. אנחנו מבקשים לעודד נשים להגשים את עצמן וליטול חלק בחיים הציבוריים כשוות בין שווים, זוהי גם חובתנו וזוהי גם זכותנו הגדולה. אני רוצה לברך את נשות ישראל ביום האישה הבין-לאומי. אני בטוח שישראל תמשיך להוות דוגמה לקדמה בנושא הזה, לא במזרח התיכון, זה קל, השאיפה שלנו היא להוות דוגמה בעולם כולו, אור לגויים. תודה רבה. תודה רבה לראש הממשלה בנימין נתניהו. יושב-ראש האופוזיציה חבר הכנסת יצחק הרצוג. אדוני היושב, גברתי היושבת-ראש,

ביום כזה. ביום כזה. ביום כזה אני גאה לומר, גברתי היושבת-ראש, וכמובן מזכירת הכנסת. אם כבר אז נזכיר את שתי המובילות כאן. והרשמת, אם כבר. והרשמת.

אדוני ראש הממשלה, גברתי השרה גילה גמליאל, ידידה יקרה, חברות וחברי הכנסת, בפתח דברי, כמו שעשה ראש הממשלה, אני מבקש לאחל רפואה שלמה לפצועים בפיגועים בפתח-תקווה ובשער שכם. ואני חוזר על קריאתי מאמש, אדוני ראש הממשלה, לעשות פעולה של הפרדה כדי לעצור בדחיפות את גל הטרור. יום האישה שמח לך, כנסת ישראל. חברותי חברות הכנסת, אני גאה לעמוד כאן בראש סיעה שיותר משליש מחבריה נשים, מספר חברות הכנסת הגדול ביותר בכל סיעות הבית. שותפותי, חברות הכנסת ציפי לבני, שלי יחימוביץ, סתיו שפיר, מרב מיכאלי, רויטל סויד, מיכל בירן, איילת נחמיאס ורבין, קסניה סבטלובה ויעל כהן-פארן, אתן מנהיגות מעוררות השראה. כל אחת מכן, יחד עם עוד 23 חברות כנסת, עושה מדי יום מהפכות גדולות שמאפשרות לנשים לפרוץ באומץ את תקרות הזכוכית ולהגיע למקומות חדשים שמהם מודרו והודרו במשך שנים. נתקלתי לאחרונה בסיפורה ובמורשתה של חברת הכנסת הראשונה מטעם מפא"י, עדה פישמן מימון, שגדלה בבית דתי למשפחה שנמנתה עם צאצאי הרמב"ם. לאחר עלייתה לישראל הייתה מימון מורה ומחנכת דגולה, הקימה את כפר-הנוער עיינות, פעלה רבות למען העלייה וההתיישבות, וכמובן הייתה מחלוצות המאבק למען שוויון מגדרי בישראל. היא לחמה באומץ מול הממסד הגברי השוביניסטי של אותה תקופה, ויחד עם מנהיגות רבות נוספות יכלה לו והגיעה להישגים דרמטיים בדרך לשוויון מוחלט לנשים.

החוקים החברתיים הראשונים של המדינה, כשחושבים עליהם, היו חוקים מרחיקי ראות. לכן, חברותי וחברי, בואו נודה על האמת, אותו מאבק של עדה מימון ושותפותיה, בחלוף כמעט 70 שנה, רחוק מלהסתיים. נכון, בכנסת הזאת, כפי שצוין, מכהנות יותר נשים מאי פעם, אבל זה עדיין לא מספיק. בל הוקס, היסטוריונית אמריקנית חשובה ומנהיגה פמיניסטית דגולה, כתבה בספרה בשנת 1995, ואני מצטט: אם אנחנו כאומה רוצים למצוא דרכים יעילות להתמודד עם הגזענות והשנאה, אנחנו חייבים לתת לקולות הקדמה הנשיים להישמע ולהתבלט. ובל הוקס צדקה. כדי להילחם בגזענות, כדי להילחם באי-שוויון, אנחנו חייבים לראות עוד ועוד נשים מנהיגות. ולא ייתכן שעדיין בממשלות ישראל רק שתיים-שלוש שרות, בממוצע, לא ייתכן שאת מספר ראשות העיר בישראל או מנכ"ליות משרדי הממשלה ניתן למנות על אצבעות כף יד אחת, לא ייתכן שנשים עדיין מותקפות בבואן להתלונן על אונס, הטרדה או ביזוי, לא יכול להיות שנשים עדיין מקבלות שכר נמוך יותר מגברים במשק הישראלי או שקידומן נעצר בגלל שיטות מכרזים פסולות.

אני פונה בראש ובראשונה אליכן, 32 חברות הכנסת: אתן כוח עצום שלא היה לו תקדים בכנסת ישראל, כוח נשי וחזק, ואף אחד לא יוכל להתעלם מכן ומדרישותיכן. כל שינוי שתדרשו וכל תיקון שתאמינו בו ותוכלו להתגייס סביבו ביחד, יעבור. ואני והמחנה הציוני, ואם יורשה לי, האופוזיציה כולה, נעמוד לצדכן ואתכן בכל מאבק שתובילו. ואני קורא לך, מכובדי ראש הממשלה: נתעלה לרגע מעל המחלוקות, ונבהיר, ונסתכל סביבנו, בעולם כולו שיש תנועה משמעותית מאוד, כמעט 50% נשים שרות ופרלמנטריות ובתפקידים שונים. ובוא מעל הבמה הזאת ננקוט יוזמה משותפת, כל הבית, שתוביל לשוויון מלא בין נשים לגברים, ותקבל את התמיכה המלאה של הבית הזה, כדי לעשות היסטוריה.

חברותי חברות הכנסת, אני לא חושב שהמאבק הזה הוא רק שלכן, זה מאבק של כולנו, ממש כך. אבל אם נסתכל על המציאות, נבין שכדי לקדם את המאבק צריך כוח משותף, והכוח הזה בידיים שלכן. אסור לתת למאבקי אגו והתנצחויות פוליטיות לבלום אותו, ואסור שהוא ידולל מפאת שיקולים זרים. כל חברת וחבר כנסת שיושבים כאן הם שליחיהם של הנשים כולן, ושליחיו של עקרון השוויון האבסולוטי שאליו אנחנו צריכות וצריכים לחתור. יום האישה הוא אפוא יום שמח, אבל הוא גם יום של מאבק, ניפוץ תבניות ופרדיגמות מחשבה ומבט מפוכח על מה שכבר הושג ועל מה שיש עוד להשיג. ואסיים בדברים שאמר ראש הממשלה הראשון דוד בן-גוריון בטקס סיום קורס הקצינות הראשון בצריפין לפני 65 שנה, במרס 1951. וכך אמר, כראש הממשלה וכשר הביטחון: תכונת הגבורה אינה תכונה גברית בלבד, והוסיף כי הטקס הוא "שירת דבורה" של תקומת ישראל. ואמר: "במסדר הקצינות שלפנינו מתגלמת אחת התמורות הגדולות והמבורכות שבחיינו, תמורה שלא החלה בצה"ל, אבל הגיעה בו לשיאה: השוואת חובת הבת והאישה לזו של הבן והגבר". אין ספק כי הצהרה זו הקדימה את זמנה, אבל גם חזונו של בן-גוריון עוד רחוק מלהתממש. זו קריאת כיוון שעדיין לא הגיעה לפרקה, שמניחה עמדה מוסרית, חברתית ולאומית, ומסמנת לכולנו את הדרך שבה נכון לצעוד. יש לנו עוד המון עוד מה לעשות, ואני קורא לכולנו כאן לשלב ידיים. בואו נוביל ביחד מהלך שישנה את פני ההיסטוריה הישראלית ויוכיח לציבור ששוויון מוחלט בין נשים וגברים בישראל הוא אפשרי.

תודה רבה לחבר הכנסת יצחק הרצוג. תשיב השרה לשוויון חברתי חברת הכנסת גילה גמליאל. יישר כוח.

שבעצמה פרצה את תקרת הזכוכית פה בכנסת ישראל, הרשמת,

כל הסיעות בבית הזה, שעושות עבודתן נאמנה, אני רוצה לפתוח כאן ולהשיב לכל מי שהעלו היום בהצעות לסדר-היום את ציון יום האישה הבין-לאומי 2016. אז אכן, יום האישה מבחינתנו מסמל את המאבק הכלל-עולמי לשוויון מגדרי. בראשית המאה ה-20 יצאו נשים במדינות אירופה להפגנות. בעד מה?

בארצות-הברית יצאו פועלות להפגנות על תנאי העסקה מחפירים, ברוסיה נהרו נשים מכל קצות האימפריה אל סנט-פטרסבורג בקריאה לשינוי פני החברה ולמתן זכויות לנשים. כברת דרך עצומה עברנו מאז. אותן נשים פורצות דרך שנלחמו, חלקן אף שילמו בחייהן על מנת שאני כאן אהיה שרה בממשלה ושכנסת זו על כל חברותיה תוכל לייצג את מדינת ישראל. מגילת הזכויות של האומות המאוחדות, אשר נחתמה בסן-פרנסיסקו ב-1945, הייתה הראשונה שבה הוצהר כי שוויון מגדרי הוא אחת מזכויות האדם הבסיסיות. בישראל, בשחר ימינו כמדינה, הגדירה מגילת העצמאות את יסודות המשטר, ולפיהם המדינה תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין. אני רוצה לומר שביום הזה אנחנו שואפות להגיע לביטול אפליה נגד נשים, לקידום מעמדן של הנשים, לבער את הדעות הקדומות ואת הנהלים שיש בהם משום אפליה נגד נשים, לקדם את השוויון בין גברים לנשים בפני החוק וכן בהוראות בכל שאר התחומים. אני רוצה לומר שבהיבטים האלה, בכל תחומי חיינו, תחום האזרחות,

התעסוקה, הבריאות, הכלכלה והחברה, המדינות שאימצו את האמנות התחייבו לנקוט את כל האמצעים החוקיים המתאימים, ומדינת ישראל יכולה להיות גאה שאנחנו בין המובילים בחקיקה בתחום הזה. אבל כמו בכל דבר, לצערנו יש לנו עוד דרך ארוכה. נושא אכיפת החוקים צריך להיות מרכזי, וזה אחד מהדברים ששמתי לי אל מול עיני: פחות חקיקה, יותר אכיפה. אני אתן רק כמה דוגמאות. יש לנו חוק שמחייב אותנו: חוק שיווי זכויות האישה, חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, החוק שמחייב מינוי יועצות לקידום מעמד האישה בכל הרשויות המקומיות, החוק למניעת הטרדה מינית, כולם חוקים ראויים, חשובים, וחלקם אף תקדימיים בעולם, אבל עלינו לוודא שהחוקים האלה אכן נאכפים. בהיבטים האלה כבר הצבתי כמה יעדים אסטרטגיים למשרד לשוויון חברתי. הראשון שבהם זה לדאוג לחלוקה שוויונית של תקציב מדינת ישראל. אני רוצה כאן להודות לראש הממשלה על הגיבוי המלא, על עצם הקמת המשרד, על עצם הגיבוי לכל המהלכים שאני מקדמת בממשלה. הראשון שבהם הוא היישום של ההחלטה על תקציב מגדרי. בתקציב האחרון הצלחנו לדאוג ל-40% תקציב מגדרי, ובתקציב הדו-שנתי אשר עומד לפתחנו לשנים 2017 2018 יהיה תקציב מגדרי של 100%, כלומר, כל משרד יציג בפנינו היכן וכיצד המשאבים של המדינה שלנו מתועלים עבור נשים. אני אתן רק דוגמה, לסבר את האוזן. רק לאחרונה הוקם בבית-החולים "הדסה" מרכז לבריאות לב לנשים. מה זה אומר? זה אומר שחולי של נשים אינו שווה לחולי גברים, וזה מצריך מאתנו חלוקת משאבים לפיתוח, למחקר, למחלקות השונות ולרופאים השונים שיש להם את המומחיות בהיבטים האלה. זו רק דוגמה אחת, של משרד הבריאות, אבל זה צריך לבוא לידי ביטוי בכל המשרדים. הנושא של משרד הספורט, לדוגמה, לפתחנו עכשיו ליגת הכדורסל לנשים, שמצריכה הקצאת משאבים עבור נשים כדי לייצר כאן מצב שנשים, אולי תיקחי אלייך את ספורט הנשים, ואז באמת

יקרה. חברת הכנסת מירב בן ארי, מירי שומעת את זה? מירי שומעת? אמירה שלך, תראי מה עשתה פה. אני מודה לחברותי על הפרגון, אבל אני אומרת לכן, מירב, אנחנו בעד. שהנושא הזה יגיע,

אני מבקשת להירגע. היום אנחנו נמצאות, מספיק.

סיימנו. סיימנו. חברותי היקרות, היום אנחנו נמצאות ביום האישה הבין-לאומי, והנושא יגיע לפתחו של ראש הממשלה. אני מאמינה שהוא יכריע לטובת העניין הזה, שליגת הכדורסל לנשים לא תיסגר כתוצאה מאי-עמידה בהתחייבות להעברת המשאבים שמגיעים להן. איך היא לא תיסגר?

אנחנו נדאג, אנחנו נדאג לטפל גם בנושא הזה. זה רק הספורט לנשים, אני רוצה, חברי הכנסת, אני מבקשת להירגע. בואו ניתן לשרה לסיים ואז נמשיך. אני רוצה לברך את חברות הכנסת על שיתוף פעולה מתבקש, חשוב, נחוץ, על מנת ליצור בדיוק את הדברים שדיברנו עליהם. זה מקומם לראות, בהרבה מאוד מן התחומים, כשיש הצלחות נשיות מובהקות, חלוקת משאבים כל כך שגויה ולא שוויונית. אלה דברים שאנחנו לא ניתן להם יד, בטח ובטח בציון היום הזה. אז ראש הממשלה יפתור את המשבר של הכדורסל אישית?

כשיש מחלוקות בין שרים, ראש הממשלה הוא הגורם הנכון. מועצת נשים תקבע. נשים, אני רוצה בעניין הזה של התקציב המגדרי לברך את כל חברותי בבית הזה על שיתוף הפעולה, את חברת הכנסת עליזה לביא, כיו"ר לשעבר של הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי, שהובילה את כל ההליך התיאורטי, ולנו, כמי שמובילים את התהליך באופן מעשי. כל נושא פערי השכר, פערי השכר במגזר הציבורי, הוא מבחינתנו יעד אסטרטגי, שבתוך חמש שנים מהיום אנחנו נמגר את הפערים הלא-הגיוניים, שנאמדים, לעתים מגיעים אף ל-36%. העניין הזה, כבר התחלנו בטיפול בו, ויצא לדרך פיילוט של הכרה חלקית בעבודה מן הבית כאחד ממרכיבי השכר בשעות הנוספות. אני מאמינה שזה ייתן מענה חלקי, ושאר המרכיבים, כמו נושא הכוננויות וההסללה לסוגי החוזים השונים בתוך המערכת, יובילו בסופו של יום לשוויון שכר מלא, כמתחייב על-פי החוק. שילובן של נשים ערביות בתעסוקה ובאקדמיה: כאן אני רוצה שוב להודות לראש הממשלה על הגיבוי המלא לתוכנית החומש. שם הצבנו יעדים ברורים, ואנחנו נקים יותר משפחתונים, יותר מעונות-יום, יותר תחבורה ציבורית שתסייע לנשים להגיע מהכפרים השונים למרכזי התעסוקה, יותר מרכזי הכוון תעסוקתי. הדברים האלה יובילו בסופו של דבר את הנשים הערביות להשתלב בכל הנושא של העצמת הכלכלה הישראלית, להיות פחות נזקקות, לקבל יותר חכות ופחות דגים. בעניין הזה אני רוצה גם לברך את יושבת-ראש הוועדה לקידום מעמד האישה חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן ואת חבר הכנסת בני בגין על כך ששילבנו זרועות ויחדיו אנחנו מובילים את הקצאת המשאבים לתקנים במערכות המוניציפליות השונות, כדי שיהיו שם יועצות נשים בשכר שתקבלנה גם משאבים לפעילות למען העצמת נשים בחברה הערבית בכללותה. דבר נוסף, אני רוצה לשים על סדר-היום את כל הנושא של ההורות השוויונית. בחלק מהדברים אנחנו חלוקות ועל חלק מהדברים אנחנו מברכות, כל העניין שגברים ונשים צריכים לקחת חלק שווה, קל וחומר כשאנחנו מדברים בשלב שבו נשים משתלבות במעגל התעסוקה, וסוגיית ההורות הופכות להיות מרכזית בזמן שבאים לבנות קריירה. אני נתקלתי, כבוד היושבת-ראש, בהרבה נשים שמפסיקות את הקריירה בגיל הקריטי, שבו הן אמורות לצבור לפנסיה, שבו הן יכולות ליצור את פריצת הדרך בקריירה, והן לעתים מוותרות על הקריירה שלהן על מנת לממש את ההורות. ואותו הדבר הפוך: הרבה נשים קרייריסטיות מוותרות על החלק הניכר שלהן בלממש את הזכות המוקנית שלהן להיות הורים. את שני הדברים האלה אני בחרתי להראות, כי זה יכול להיות מודל מנצח של שילוב קריירה והורות. בהיבט הזה אנחנו מעבירים הרבה מאוד מיזמים וחוקים, וכאן נתנו תמיכה מלאה לחוקים שהגיעו לפתחנו, של חופשת לידה לאבות, של העברת התפקידים ממשרת אם למשרת הורים, כדי שהשילוב הזה יהיה בסופו של דבר שילוב מנצח.

כפי שאתן יודעות, אנחנו מעבירים מהלך מאוד מורכב, שאני רואה בו חלק מרכזי בפן של השוויון, וזה העניין של השילוב של ההורות: ליצור את המונח הורות שוויונית, לצערנו, גם ברגע שהזוגיות נגמרת, בשלב הגירושים. זה מהלך שבו אנחנו משלבות זרועות כאן, כל חברות הכנסת בבית הזה, ליצור את הפלטפורמה שתהיה כאן הסכמה מקסימלית להעברת הנושא. אני אומרת שבשנת 2016 בהחלט אנחנו יכולות ללכת בראש מורם. הבית הזה, שמסמל את המקום שבו צריך להיות השוויון באופן מוחלט, לצערי עדיין רחוק מלהגיע לשם. אומנם שברנו את, המספר הרב של חברות הכנסת, 32 במספר, אבל בהחלט, רק שזה לא מספק, אותי זה אף מדאיג. ברגע שעדיין בכנסת הזאת יש מפלגות ללא נשים, עדיין בכנסת הזאת יש גברים שעומדים בראש המפלגה והם גם הממנים את הנשים ברשימה, אלה דברים שבעיני עלולים ליצור לעתיד לבוא את הבעייתיות, מלבד בפן הדמוקרטי, גם בפן של ייצוג הנשים בהמשך. כנ"ל, נגזרת,

כתוצאה מאותה חלוקה שדיברתי עליה קודם של מפלגות שונות. זה דבר שפוגע בצורה אבסולוטית ביכולת של נשים לאחר מכן להשתלב בממשלות ישראל. אז כולי תקווה ששיטת הממשל תשתנה, שתינתן האפשרות השוויונית בצורה מקיפה ונגיע לעידן שבו סוגיית השוויון תהיה כה טריוויאלית. יש לי שתי בנות מדהימות, תהל ויעל, והייתי רוצה שהן, וכל דור העתיד שלנו, יגיעו למצב שבו הם מגיעים לגילים הבאים לא רק במערכת החינוך, שכן נכנסת לתוך זה, עדיין לא בשיעורי חובה, שהן תוכלנה לראות את המדינה שלנו באופן שוויוני, עם שוויון הזדמנויות מלא בין נשים לגברים. אנחנו בדרך לשם.

תודה רבה, גברתי. מה את מציעה? כעיקרון, זו הצעה לסדר-היום.

להסתפק בתשובת השרה? להסתפק בתשובת השרה? אוקיי, רבותי, אם כן, אנחנו נצביע על להסתפק בתשובת השרה? לא מצביעים על זה?

יש הסכמה? רבותי, אני עוד פעם חוזרת.

אני רוצה לברך את ראש הממשלה בנימין נתניהו. אני יודעת באיזה עומס אתה נמצא, ומצאת זמן להגיע לכאן ולברך את נשי מדינת ישראל. באיזה עומס נשות ישראל נמצאות. נכון, תודה רבה שוב. אם כן, אנחנו ממשיכים את סדר-יומנו. אנחנו עוברים להצעות חוק. לא הבנתי, גברתי. כפי שהבנתי, אין צורך בהצבעה, לכן אין הצבעה.

רבותי, אנחנו עוברים להצעת חוק העונשין (תיקון מס' 125) (יחסי מין תוך ניצול תלות נפשית ממשית במסגרת ייעוץ או הדרכה של כוהן דת), התשע"ו 2016, של חברות הכנסת מיכל רוזין, עליזה לביא ועאידה תומא סלימאן וקבוצת חברי הכנסת, לקריאה ראשונה.

בבקשה, גברתי, יש לך עד עשר דקות. תודה רבה. אני לא יכולה שלא להתחבר ליום, יום האישה הבין-לאומי. קצת קשה לי להגיד: יום האישה שמח.

את לא צריכה להתלבט, העובדה שאנחנו עדיין צריכים לציין את יום האישה היא מכיוון שהוא עדיין לא שמח. חבר הכנסת דוד ביטן, שרוצה לקיים את יום הגבר, אני רוצה להגיד לך שהשאיפה שלנו כנשים היא שיום האישה הבין-לאומי יתבטל. כאשר יום האישה הבין-לאומי יתבטל, זה יהיה בגלל שיהיה שוויון אמיתי לנשים, ולא נצטרך לצין את יום הגבר. יום הגבר הוא יום האתמול,

המחרתיים, כמעט כל יום זה יום הגבר, 364 ימים בשנה זה יום הגבר. היום הזה שאנחנו מציינות, יום האישה, הוא לא כי אנחנו חוגגות משהו אלא כי אנחנו דווקא מציינות עדיין את העובדה שנשים רוצות, דורשות, ביטחון, ולא רק מאויב מבחוץ, גם מאויב מבית. נשים מסרבות להמשיך לשתוק על דיכוי והשפלה. נשים צעירות מסרבות לשתוק לנוכח אפליה, בין שהן חיילות, בין שהן סטודנטיות, נערות בבית-ספר, ילדות, נשים כמובן, נשים שנמאס להן שאומרים להן שנרצחות חברותיהן, אחיותיהן, על רקע "כבוד המשפחה" כמובן במירכאות, או רק רקע רומנטי, נשים מסורבות גט, נשים עגונות, נשים שמוצאות את עצמן בתעשיית הזנות, שמגלגלת 1.2 מיליארד בשנה,

זה גברים ישראלים, זה כסף של גברים ישראלים שמוציאים, לצערי הרב, על נשים בזנות, בתעשיית הזנות, נשים חיילות שמסרבות לאפליה בצבא, בתפקידים בצבא, ובוודאי לניצול מיני בידי המפקדים שלהן, גם אם הם לוחמים מהוללים, חברת הכנסת בן ארי והשרה איילת שקד, גם אם הם מפקדים מהוללים ואנשי משפחה נפלאים, עדיין נשים מסרבות להיות מנוצלות מינית על-ידם. כשמחלקים את העולם לגברים ונשים, העולם לא מתחלק לנשים וגברים,

יש בו הרבה מינים. אי-אפשר לקדם שינוי,

אבל אם באים ומציגים שתמונת המצב זה הנשים שנפגעות בזנות והגברים שפוגעים בהן, איפה זה שם אותנו? תראה, לא כל הגברים פוגעים מינית, לא כל הגברים הולכים לנשים בזנות, אבל מה לעשות ש-99% מהפגיעות המיניות ו-99% מהלקוחות של תעשיית הזנות הם גברים. זה לא לוגיקה הפוכה שאומרת שכל הגברים הם פוגעים או כל הגברים הולכים לנשים בזנות, אבל זה כן אומר שבסטטיסטיקה, רוב האנשים בזנות, בתעשיית הזנות, הם נשים, יש גם גברים, אבל הם המיעוט, ורוב הצרכנים הם גברים, מה לעשות. לצערנו הרב.

אין פה האשמה כללית של כל הגברים, יש פה האשמה של הגברים הפוגעים ושל החברה שמאפשרת את הפגיעה. בוודאי חיוביים, אבל מה לעשות, יום האישה הבין-לאומי מצוין, על מנת להגיד איפה האפליה עדיין קיימת ואיפה יש שוויון. הצעת החוק שאני מעלה היום להצבעה היא הצעת חוק שמבקשת להגדיר קיום של,

שתדע על מה אתה מצביע בעד, חבר הכנסת ביטן. הצעת החוק שאני מעלה לקריאה ראשונה מבקשת להגדיר קיום של יחסי מין בין אדם שנחשב לסמכות רוחנית, בין שהוא רב, בין שהוא גורו, בין שהוא מפרסם את עצמו כבעל סמכויות רוחניות כאלה ואחרות, ואני סתם אגיד, כשם קוד, חס וחלילה לא מאשימה, כוחות רנטגן וכדומה, והיא מבקשת להשוות זאת ליחסים של מטפל מטופל: כפי שפסיכיאטר ופסיכולוג אינם יכולים לקיים יחסי מין עם המטופלים שלהם, בין שהם גברים ובין שהם נשים, כך גם לגבי אדם במעמד של כוהן דת או המציג את עצמו ככוהן דת או איזשהו גורו שטוען לסגולות רוחניות כאלה ואחרות. לכאורה ההסכמה איננה הסכמה חופשית, והיא תהיה תחת ניצול של תלות נפשית, הגדרה של תלות נפשית, ותהיה אסורה. אני רוצה להודות לכל מי שחתומות אתי על הצעת החוק: עליזה לביא, עאידה תומא סלימאן, יוסי יונה, נחמן שי, תמר זנדברג, מיכל בירן, מיקי לוי, מאיר כהן, דב חנין, יפעת שאשא ביטון, בצלאל סמוטריץ, רחל עזריה ועפר שלח. תודה לכולם שתמכו. אני חושבת שזאת הצעה חשובה, וטוב שהיא מאגדת את כל סיעות הבית. באמת, כאשר הקשר הזה, מטפל מטופל, מתקיים ביחסים של בעל סמכות רוחנית, שלפעמים הוא אדם עוד יותר מרכזי בחייהם של נשים או גברים מאשר אפילו פסיכולוג או פסיכיאטר, לא ייתכן שהוא ינצל לרעה את מעמדו, וכאשר הוא נותן ייעוץ או הדרכה מתמשכת הוא גם יקיים יחסי מין עם המטופל. הצעת החוק הזאת קובעת שבעילת אישה בת למעלה מ-18 שנים או מעשה סדום באדם מעל 18 שנים, אם נעשו תוך ניצול יחסי מרות, ביחסים האלה, בעצם מועתקת מפה הענישה שקיימת בין מטופל נפשי למטפל שלו. מטפל נפשי, כמו שאנחנו מכירים על-פי החוק, שעושה באדם שמלאו לו 18 שנה מעשה מגונה,

שלוש שנים,

ארבע שנים. הצעת החוק הזאת מבקשת לתקן את הסעיפים בחוק העונשין ולקבוע שגם מעשים שנעשו במסגרת הדרכה או ייעוץ של כוהן דת או אדם הידוע בציבור, או המציג את עצמו כבעל סגולות מיוחדות, יהיו כמו יחסי מטפל מטופל. אני רוצה להגיד לכם שהתופעה הזאת הלכה והתרחבה בשנים האחרונות, לצערנו הרב. ושוב, העולם לא נחלק רק לרעים וטובים, אבל בעניין הזה בהחלט יש פה אנשים שמנצלים את מעמדם ומנצלים את הכוח שלהם. אנחנו מכירים את המקרה של תושב אופקים שמעון עמר, שלפי כתב-האישום שהוגש נגדו באוקטובר האחרון, במהלך פגישות ייעוץ אישיות הוא התחזה לרב וביצע בהן עבירות מין. יש הדוגמה של הרב עזרא שיינברג, שמיוחסת לו עבירת אינוס במרמה. לאחר שנאשר את הצעת החוק הזאת בעצם לא נצטרך למצוא כל מיני אלטרנטיבות בחוק כמו אינוס במרמה, אלא נגיד שבעצם על מה שהוא עשה יש איסור מוחלט על-פי החוק. שיינברג, שהיה ראש ישיבת "אורות האר"י" בצפת, מואשם בעבירות מין ב-12 נשים. הוא פשוט ניצל את העובדה, כך קובעת הפרקליטות, שהוא נתפס כצדיק, בעל כוחות, ואת האמון הבלתי-מסויג שניתן בו. בעצם אותם נשים וגברים שמאמינים בכוחות של בעלי הסגולות הרוחניות, או כוהן דת, או רב אחר, בעצם מוצאים את עצמם לחלוטין מנוצלות ומנוצלים, ואנחנו, מן הראוי שנשים לכך גבול בחוק. הפרקליטות בחנה את העניין וראתה שאכן חסרה בספר החוקים ההתייחסות המפורשת הזאת, מכיוון שהם כל הזמן מנסים למצוא אלטרנטיבות כמו אינוס במרמה, כמו התחזות, כמו קבלת דבר במרמה, ובעצם הם מבינים שיש חסר בחוק העונשין, שיגיד בצורה מפורשת. יש פה גם מסר ציבורי. אנחנו הרבה פעמים מתקנים חקיקה על מנת לעזור לפרקליטות להגיש כתבי-אישום, אבל צריך לזכור שיש פה אמירה חד-משמעית. כבר שמענו לאחרונה כל מיני מפורסמים שאומרים: אבל זה חוקי, אז אני יכול. כנראה המסר הציבורי המוסרי צריך לעבור גם בחקיקה, והיום אנחנו פועלים. עוד צעד אחד קטן לנו, וצעד גדול לאנושות.

תודה רבה לחברת הכנסת מיכל רוזין. רבותי, יש לנו רשימת דוברים: חבר הכנסת ישראל אייכלר, אינו נוכח, חבר הכנסת אוסאמה סעדי, אינו נוכח, חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, מדברת או מוותרת? מוותרת, חבר הכנסת עיסאווי פריג' מוותר, חבר הכנסת אמיר אוחנה, אינו נוכח, חבר הכנסת נחמן שי, מוותר, חבר הכנסת דב חנין, אינו נוכח, חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא, אינו נוכח. חברת הכנסת מירב בן ארי, אחרונת הדוברים, ואנחנו עוברים להצבעה. שלוש דקות. גברתי היושבת-ראש, תודה, גברתי השרה, חברות וחברי הכנסת, אני רק רוצה להתייחס למילה שאמרה כאן חברת הכנסת מיכל רוזין לגבי תת-אלוף אופק בוכריס והפרשייה. כמובן, אני לא נכנסת לענייני החקירה. אני מקווה שהאמת תצא לאור ושהפרשייה הזאת תתבהר כמה שיותר מהר. אבל מכיוון שהתייחסת אלי, אני חייבת לומר משהו. הפוסט שכתבתי בעמוד הפייסבוק שלי תיאר פשוט את האדם שהכרתי. לא עשיתי כתב הגנה ולא כתבתי כמה שהוא גיבור ישראל וקיבל ארבעה כדורים בחזה. לא. דיברתי על היחס שאני מכירה מאופק. דיברתי על משפטי השדה שמנהלים בתקשורת. נכון, את יודעת שאני יושבת בוועדה לקידום מעמד האישה.

רק היום דיברתי, להבדיל, על הנושא של רצח נשים. אני מגויסת לנושא של נשים, ועובדה שהיום גם דיברנו על זה, ואמרת לי שאת יכולה לפחות להבין, את לא מסכימה אתי, אבל את יכולה לפחות לא לשלול את מה שאמרתי. אני חייבת לומר משהו אחד כדי שיהיה ברור: האמת בנושא של אופק בוכריס תצא לאור, ותצא לאור בקרוב, וכולנו נדע מה היה שם, כי יש מערכת חקירה במדינת ישראל ויש מערכת משפט. כל מה שאמרתי, וזה חשוב לומר, זה שההתנהלות של התקשורת וחשיפת השם של אופק, אגב, גם בלי לדעת שזה אופק, ברגע שאומרים תת-אלוף שנפצע אנושות,

לפחות כל מי שהיה בצבא הרבה זמן, יודע שזה הוא. לכן, לדעתי, ההתנהלות הזאת לא הייתה טובה. מה גם שרגע לפני שאנחנו תולים את האדם בכיכר העיר, לפני שהרסנו את משפחתו, את כל העולם שלו, כל מה שאמרתי: תנו למערכת לעשות את העבודה שלה. תאמיני לי, אם יתברר שאופק, חברי לצורך העניין בתקופת הצבא, אנחנו לא חברים, וגם לא דיברתי עם משפחתו מאז האירוע, יתברר מה שהוא עשה והוא יואשם בעבירות שמיוחסות לו, אני מאוד מאוד מקווה שהעונש שהוא יקבל יהיה חמור מאוד, למען יראו וייראו, כל מי שאי-פעם היה,

כל הגברים במדינת ישראל. וכן, אני חושבת שזה בעיקר בנושא של הגברים. ולכן כתבתי את הפוסט שכתבתי, ואני מקווה שהאמת תצא לאור,

תודה רבה לחברת הכנסת מירב בן ארי. כאמור, רבותי, אנחנו עוברים להצבעה. אנחנו הולכים להצביע על הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 125) אני יכולה להגיב? חברת הכנסת מיכל רוזין, את רוצה לחזור לכאן לשלוש דקות לשכנע אותנו? מוותרת. טוב, רבותי, אנחנו עוברים להצבעה. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. ההצעה להעביר את הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 125) (יחסי מין תוך ניצול תלות נפשית ממשית

לוועדת החוקה, חוק ומשפט נתקבלה. בעד, 18, אין מתנגדים, אין

הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 125) עברה בקריאה ראשונה, ועוברת לוועדת החוקה,

אנחנו עוברים להצעות ועדת הכנסת לתיקון סעיפים 111,

את ההצעות יושב-ראש ועדת הכנסת חבר הכנסת דוד ביטן. יוזם יום הגבר. חבר הכנסת דוד ביטן יציג את הצעת הוועדה.

שתחזרי בך מעל הדוכן מהעניין הזה. צא לדרך. תפסיקו להציג כל דבר, בשחור לבן.

זכויות הגבר,

עכשיו תחזור לנושא. תקפה אותי, אז אני התייחסתי לעניין.

אני רוצה להתייחס לכמה תיקונים בתקנון הכנסת שאנחנו מציעים לאחר דיון, לאחר הנחה בפני חברי הכנסת ולאחר דיון בהסתייגויות, איפה שהיו. ההצעה הראשונה היא תיקון תקנון הכנסת באופן שוועדות הכנסת יהיו מחויבות לדון, לפקח על פעולות הממשלה בחלק מהדיונים שלהן, ואנחנו שמנו רף של 25%. ועדת החוקה, מכיוון שהיא עוסקת כמעט רק בחקיקה, פטרנו אותה מהחובה הזאת, וועדת הכספים, שדנה בנושא התקציב וחוק ההסדרים לאורך תקופה של כמה חודשים, החלטנו שהיא תעשה את זה 12% מהדיונים שלה. מה מטרת ההצעה? לחזק את הכנסת באמצעות הגדלת מספרם של דיוני הפיקוח שמקיימות הוועדות.

בשל עומס הדיונים בהצעות חוק ובאישור תקנות, נדחקים ומתמעטים דיוני הפיקוח.

מוצע לקבוע כי מהכנס הבא של הכנסת, לפחות רבע מדיוניה של כל ועדה בכל שנה, ולעניין ועדת הכספים כשמינית, יוקדשו לדיוני פיקוח. במכסה זו ייכללו, בין היתר, דיונים בהצעות לסדר-היום שהועברו לוועדה ממליאת הכנסת ודיונים מהירים שהועברו מהנשיאות, ובלבד שהם קשורים לפיקוח על עבודת הממשלה.

ייכללו במכסה דיווח תקופתי של שרים, המתקיים אחת לכנס, לפי התקנון, ודיווח של שרים ונציגי ממשלה אחרים מכוח חוקים שונים. לנוכח ההשגות שהוגשו לוועדה, נקבע כי יכול להיות שחלק מדיוני הפיקוח יתקיימו בוועדות משנה, ובלבד שחלקן יתקיימו במליאת הוועדה. הוראות הסעיף יחולו על הוועדות הקבועות למעט ועדת הכנסת, שדיוניה נושאים אופי שונה ומתמקדים בפעילות הכנסת, וכן על ועדות מיוחדות, אלא אם כן הן דנות בהצעת חוק מסוימת. מוצע כי המכסה האמורה לא תחול על ועדת החוקה, חוק ומשפט, וכמו שאמרתי, בוועדת הכספים, 12% מהדיונים במקום 25%, בגלל הדיונים על התקציב ועל חוק ההסדרים, שזה לוקח לה חלק גדול מאוד מהדיונים שלה. על הצעה זו הוגשו השגות והן נדונו בוועדה. חלקן אושרו ושולבו בנוסח שלפניכם.

הצעה זו לבסוף אושרה פה-אחד בוועדת הכנסת, ואיננה כוללת השגות שיש להצביע עליהן במליאה. מה שאני רוצה להדגיש: היום, לצערי הרב, הוועדות עוסקות כמעט כל זמנן בהצעות חוק, דנות בהצעות, ושוכחות שאחד התפקידים, אולי העיקרי שבהם, זה פיקוח על הממשלה. הרבה מאוד החלטות ממשלה לא מקוימות על-ידי הפקידות, ואם הן מקוימות, שמים עליהן אלף תנאים, והן מקוימות רק לאחר שנתיים, ובעצם אנחנו לא רואים את ההחלטות מיושמות. אין מי שיפקח חוץ ממבקר המדינה, שבודק לאחר תקופת זמן, לא באופן מהיר, אלא תמיד הוא בא לאחר מעשה ובודק את העניינים האלה. התפקיד של הכנסת בדיונים האלה זה בעצם לפקח. אנחנו עוד נעשה כמה השלמות לתיקון הזה. כיוון שבסופו של דבר אנחנו נחייב פקידים להגיע לדיונים, ואני לא פוסל סנקציות על פקידי הממשלה שלא יקיימו את החלטות הוועדות בפיקוח על הממשלה.

זאת החלטה ראשונה שמאפשרת ומחייבת את הוועדות להתייחס לעניין. את ההשלמות אנחנו נעשה בדיונים נוספים שנקיים בוועדת הכנסת. ננסה לסכם את זה עם הממשלה,

אז אנחנו נביא את זה להחלטה גם בלי הסיכום הזה.

אני מבקש לאשר את תיקון התקנון בנוסח שמונח בפניכם. נושא שני זה הצעה לתיקון, רגע, יהיו לנו פה שתי הצבעות נפרדות.

יהיו הצבעות, אבל אני אתייחס לכולם בבת-אחת. אז תתייחס.

כי אנחנו נצביע בנפרד. הנושא השני מתייחס למועדים לדיון בוועדה בנושא של הצעה לסדר-היום. זאת הצעה שהוצעה על-ידי חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין, וקיבלנו את העמדה הזאת. זאת אומרת, הצעה לדיון מיוחד, יש לה מועדים, הצעה לסדר-היום, אין לה מועדים. הדבר היחיד שכתוב בתקנון זה שאם לאחר חצי שנה הוועדה לא דנה, אז יכול חבר הכנסת שהגיש את ההצעה לסדר-היום לפנות לוועדת הכנסת על מנת שזאת תחליט אם להעביר את הדיון בהצעה לוועדה אחרת. מה שאנחנו החלטנו: קצבנו את זה בזמן ל-75 ימים. אני חושב שזה תיקון ראוי, ולכן גם קיבלנו אותו. היום, אני רוצה רק להסביר קצת מהפן המשפטי, היום הצעה לסדר-היום,

עוברת לדיון בוועדה, אך נתקעת בוועדה, יכולה להיתקע בוועדה. כיום קובע התקנון כי אם עברו שישה חודשים מיום שההצעה לסדר-היום הועברה לוועדה והוועדה לא סיימה דיוניה בה, רשאי המציע לפנות לוועדת הכנסת ולבקש התערבותה. ועדת הכנסת יכולה לקצוב לוועדה זמן נוסף, והיא אף רשאית להעביר את הדיון לוועדה אחרת. לפי התיקון, תקוצר התקופה ל-75 יום, ואז תתאפשר התערבות ועדת הכנסת. הוראות הסעיף יחולו על הצעות לסדר-היום שיובאו לוועדה לאחר תחילתו של התיקון,

מה שהיה בעבר, אנחנו נשאיר את התקנון כפי שהיה. עוד התיקון, שזה סעיף 5 בסדר-היום, הוא תיקון שביקש חבר הכנסת יואל חסון, ועוסק בנושא של הוצאת הנוכחים שהם לא חברי הכנסת במועד הצבעה. לאחר דיון בנושא הובהר, גם לחבר הכנסת חסון, שבעצם יש סעיף כזה בתקנון. הסעיף מתייחס לזה שיושב-ראש הוועדה או רוב חברי הוועדה רשאים לפני ההצבעה לבקש שיצאו הנוכחים שהם לא חברי הכנסת, כולם או חלקם, ואז הם יכולים להצביע. למרות זאת, כדי שהעניין יהיה ברור, הבהרנו בתיקון הזה שזה יכול להיות מיושם גם במועד ההצבעה, ולא רק במועד דיון כזה או אחר. ולכן, ההצעה הזאת, אנחנו לא אומרים גם את מי להוציא. למרות שוועדת הכנסת אמרה שעיתונאים לא צריך להוציא, בגלל השקיפות של ההצבעות וההחלטות, עדיין הנושא נתון לסמכות יושב-ראש הוועדה ורוב חברי הוועדה, אם ירצו בכך. ולכן אני אומר: גם להצעה הזאת,

וגם לתיקון של הגבלת זמן לדיון בהצעות לסדר-היום, גם באלה לא הוגשו בכלל הסתייגויות של חברי כנסת, ולכן שלוש ההצעות שאנחנו מצביעים עליהן הן בעצם ללא הסתייגויות. אני מבקש מהחברים להצביע על ההצעות האלה לתיקון התקנון.

תודה רבה לחבר הכנסת דוד ביטן, יושב-ראש ועדת הכנסת.

רבותי, לא הוגשו הסתייגויות ואין בקשות דיבור, לכן אנחנו נגיע להצבעה. כעת אנחנו נצביע, כן, חבר הכנסת מיקי לוי.

אני מבקש לדבר. לא ביקשת. לא רשום. לא. חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין, יש. היא יכולה לדבר, כי היא המציעה. אבל חבר הכנסת מיקי לוי לא יכול לדבר. את מעוניינת לדבר? חברת הכנסת נחמיאס ורבין.

בבקשה, עד שלוש דקות יש לך.

אחר כך? אולי גברתי תרשה לי, עד שלוש דקות, גברתי.

אני אשתדל לקצר אפילו. חברי חברי הכנסת, גברתי היושבת-ראש, ברכות ליום האישה הבין-לאומי. וחבר הכנסת דוד ביטן, יו"ר ועדת הכנסת, הדבר העיקרי שאפשר לומר עליך, ולדעתי יש קונסנזוס בכל צדי הבית, זה שאם אתה לא היית פה היה צריך להמציא אותך. כי מי שיושב בוועדת הכנסת באופן אינטנסיבי כמו חברי הוועדה יודע שאתה באמת איש יוצא דופן, ואתה רואה באמת, אני חושבת שזה מאוד בולט, אתה רואה את טובת הכנסת לנגד עיניך. גם כשאנחנו לא מסכימים אני יודעת שזה מה שאתה רואה לנגד עיניך. אז יום גבר או יום אישה,

אנחנו נריב בטוויטר,

אני רוצה באמת לומר מילה על ההחלטה, על הבקשה שלי לקצר את הזמן בהצעה לסדר-היום. שני דברים מאוד חשובים: הצעות לסדר-היום הן בדרך כלל דחופות.

אבל הצעות לסדר-היום הן בדרך כלל דחופות. ומה שקורה, בגלל שהוועדות כל כך עמוסות, בעצם מתקשים לתאם את הדיון. לי יש דיון, באופן אישי, לא חשוב באיזו ועדה, כי באמת זו ועדה מאוד מאוד עמוסה, אבל יש לי דיון שכבר שלושה חודשים לא נקבע לו מועד. ביקשתי עכשיו שזה יהיה עד סוף הכנס, ואני מקווה שכך יהיה, אבל מאוד מאוד קשה לתאם את הדיונים האלה. אז מצד אחד, היה לנו מאוד מאוד חשוב שכמו שלכל הדברים בתקנון הכנסת יש מועדים, גם לדבר הזה יהיה מועד. הדבר הנוסף שאני רוצה להציע, שחברי חברי הכנסת, וגברתי השרה, שגם היא הייתה חברת כנסת בעבר, יודעים: מגיעות הצעות לסדר-היום, ואז אנחנו מקיימים את הדיון בהצעה לסדר-היום ואומרים: טוב, לאיזו ועדה מעבירים? אני רוצה לומר לכם, כמו שאני אומרת לעצמי: לא לזה נועד הכלי הזה. הצעה לסדר-היום, בניגוד להצעה לדיון מהיר, נועדה לקיום דיון במליאה. אם קוים דיון במליאה והייתה תשובת שר, למעט באמת במקרים חריגים, שבהם השר ענה תשובה לחלוטין בלתי מתקבלת על הדעת, אז עם כל הכבוד,

ואני אומרת את זה עלי באותה מידה שאני אומרת על חברי הכנסת האחרים. חשוב למשל להילחם באמת על דיונים מהירים. זה הכלי, לזה זה נועד, ולא הצעות לסדר-היום. מה קורה אז? ההצעות לסדר-היום נקבעות באיחור, בשיהוי מאוד מאוד גדול בוועדות, ואז באמת הרבה פעמים סר טעמן, ואנחנו מחמיצים את הכלי הפרלמנטרי החשוב הזה, גם של הצעה לסדר-היום וגם של דיון מהיר.

אני חושבת, ובמובן הזה באמת זה תענוג לשבת בוועדת הכנסת, כי אני חושבת שאנחנו באמת מתמקדים באיך מייעלים את עבודת הכנסת, ואיך באמת בסוף מייצרים תוצרים, כמו למשל הנושא של הפיקוח על עבודת הממשלה, שהוא קריטי וחיוני,

איך נותנים גם תחושה לציבור שהבעיות שלו מגיעות לדיון בזמן, במועד ובצורה מעמיקה כראוי.

תודה רבה לחברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין. לצערי, חבר הכנסת מיקי לוי, אין לי אפשרות לתת לך עכשיו לדבר, אלא אולי בהצעת החוק הבאה. אני רואה שאתה רשום לדבר, אז שם תיקח את שלוש הדקות שלך. אם כן, רבותי, אנחנו עוברים להצבעה. אנחנו מצביעים כרגע על הצעת ועדת הכנסת לתיקון סעיף 117(ב) לתקנון הכנסת. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. הצעת ועדת הכנסת לתיקון סעיף 117(ב)

אמרתי כבר 117, אז לכן אני אהפוך את זה. כל הכבוד, חבר הכנסת ביטן.

תשעה חברי כנסת בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. תיקון 117(ב) אושר. כעת אנחנו נצביע על תיקון סעיף 111. מי בעד?

נא להצביע. הצעת ועדת הכנסת לתיקון סעיף 111 לתקנון הכנסת נתקבלה. ביטן, אל תצביע נגד בגלל יום האישה. מה נכנסתם ליום האישה, חבר הכנסת דוד ביטן, בסוף אנחנו נגיע למצב שביום הזה בשנה הבאה אתה מחלק לכל חברת כנסת פרח. יש לי הפתעה בשבילך, נרשמו נשים ליום הגבר. בבקשה. עשרה חברי כנסת בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. התיקון לסעיף 111 אושר. כעת אנחנו מצביעים על הצעת ועדת הכנסת לתיקון סעיף 118(א) לתקנון הכנסת. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. הצעת ועדת הכנסת לתיקון סעיף 118(א) לתקנון הכנסת נתקבלה. עשרה חברי כנסת בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. תיקון סעיף 118(א) אושר. כעת נעבור להצעה לסדר-היום בנושא: תוכנית התקצוב למגזר הערבי, התנאים ליישומה והמצב בשטח,

של חבר הכנסת דוד ביטן. בבקשה, שוב יושב-ראש ועדת הכנסת חבר הכנסת דוד ביטן. כן, אדוני, עד עשר דקות יש לך.

נראה לי שאני אקצר. בגלל זה אמרתי "עד".

עד עשר דקות. עשר דקות, זו הצעה לא דחופה. בדחופה אתם מדברים שלוש דקות.

אתה לא צריך עשר דקות, אתה בדקה גומר הכול. רבותי, בינתיים לוקחים את הזמן של דוד ביטן. כשנשמע מה הוא יגיד, עבדאללה אבו מערוף, אני מקווה שלא תכעס עלי ולא תיקח את המיקרופון. את זה לא, לקחת את זה בחוק ה-90, לקחת את המיקרופון. אני רוצה לדבר על הנושא של תקצוב החלטת הממשלה והתנאים, ובעצם עוד לא ראיתי תנאים, יש רק דיונים על התנאים. אבל אני רוצה להסביר כמה דברים בנושא הזה. הממשלה אישרה תוכנית חומש לצמצום פערים במגזר הערבי. במסגרת התוכנית יוקצו למגזר 15 מיליארד שקלים בחמש שנים לתחומי הרווחה, השיטור, התשתיות והתחבורה. מדובר בתוספת משמעותית, שנועדה לסייע לאוכלוסיית המיעוטים ולצמצם פערים. אני בעד הדבר הזה. אני בעד לצמצם פערים וליישר קו. אנחנו צריכים להבין כמה דברים שהם משמעותיים בהתייחסות שלנו לנושא הזה. אי-אפשר לפתור בעיות רק בכסף ורק בתקציבים. הבעיות יכולות להיפתר בדו-שיח ובדברים נוספים שיש לעשות במגזר הערבי. אתן לכם דוגמה, כן? הנושא של תכנון ובנייה. בתכנון ובנייה, מה שקורה במגזר הערבי, שבונים בנייה בלתי חוקית כל הזמן, אוקיי? עוד טוענים שהם עושים את זה כי אין להם תב"עות. אבל אף אחד לא מטפל בתכנון במגזר הערבי, לא ראשי הרשויות ולא מינהלות התכנון, הוועדות המחוזיות והמקומיות, והם בונים מה שהם רוצים. יש צווי הריסה שעומדים, מה, עבדאללה? אה, בסדר. אני שומע. יש צווי הריסה שעומדים שנים. אף אחד לא מיישם אותם. ופה בדיוק מגיע העניין שבעצם, אם יש אפליה, היא אפליה הפוכה, לטובת המגזר הערבי כנגד המגזר הלא-ערבי.

כשאנחנו בונים דירה בראשון, ברעננה, בנס-ציונה, בכל מקום אחר, אנחנו משלמים היטלים: היטלי ביוב, היטלי כביש, מדרכה, ועם הכספים האלה ראשי הערים, העיריות בונות ועושות את הפיתוח של כל עיר ועיר. אני לא מדבר על גשרים בכבישים בין-עירוניים וכבישים בין-עירוניים, שזה תפקיד הממשלה, אבל בתוך העיר זה נעשה מכספי פיתוח שאנשים משלמים. מה קורה במגזר הלא-יהודי? הם בונים לא חוקי. לא משלמים היטלים, אוקיי? לא משלמים שום דבר: לא היטלי השבחה, לא היטלים רגילים. אי-אפשר עם זה לפתח את העיר שלהם, את השכונה שלהם, ואחרי עשר שנים או שמונה שנים הם אומרים: הנה, בראשון-לציון יש כביש ואצלנו יש ביוב שזורם בכבישים ואין כביש ואין מדרכה, ואז הם טוענים לקיפוח. ברור שהקיפוח הוא הפוך, מכיוון שאנחנו שילמנו על הדבר הזה והם לא.

לא רק שהם בונים בלתי חוקי, הם גם לא משלמים, ואז הם טוענים לקיפוח. ואז אחרי כמה שנים עומדת הממשלה בצומת, ובעצם נותנת תקציבים שכולם שילמו על זה בדין, ובעצם לא הורסת את הבנייה הבלתי-חוקית. ההסכם שהושג היום, ואני על זה מתרעם, כי גם במגזר היהודי יש הרבה מאוד הפרות חוק בנושא בנייה. גם היועץ המשפטי לממשלה טוען וטען, וגם הנחה את הפרקליטים שתובעים בגין החריגות האלה, שבעצם זאת מכת מדינה, וצריך לטפל בזה בשיא החומרה.

יש הנחיות גם ליועצים המשפטיים וגם לוועדות המקומיות שלא לאשר חריגות. והנה, תראו, הפלא ופלא, במגזר הערבי לא רק שלא הורסים, גם נותנים להם כסף במקום הכספים שהיינו צריכים לשלם אילו היו מאשרים. התוצאה היא שהיום, מה רוצה הממשלה לעשות? הממשלה רוצה לעשות, בתמורה לכך שהם יתחייבו לבנייה לא צמודת-קרקע אלא רוויה, הם בעצם,

מה שיקרה, גם יקבלו עיכוב של כל ההליכים המשפטיים שיש נגדם וגם יקבלו תקציבים על מנת להשקיע בתשתית,

יאשרו להם בעצם את כל הבנייה הבלתי-חוקית בשינויי תב"עות כאלה ואחרות. ומה שהגיעו להסכם, היה שר הפנים. מה שר הפנים אמר?

הרי אין סיבה. לא יכול להיות נימוק או סיבה לעשות את הדבר הזה מבחינה אזרחית, כי לא עשינו כלום, אז מחר הם יעשו את זה עוד פעם. זה בדיוק העניין. אז אמרו: לא, על מנת לעכב את הביצוע של ההריסות וללכת על העניין של התב"עות, שיעשה את זה, אז אנחנו נקבל התחייבות מראשי הערים. זה דבר מצחיק, כן, אם הולכים לעשות את זה. אנחנו נקבל התחייבות, מה זה?

כיוון שאנחנו יודעים שזה לא יבוצע. זה רק לעשות "וי" כדי לאפשר את העניין הזה, בניגוד לכל היגיון וכל כלל משפטי שקיים. והם אומרים דבר מאוד פשוט: התחייבו לנו ראשי ערים שהתנאי לעשות את זה, הם התחייבו שאף אחד לא יבנה בנייה בלתי חוקית מאותו הרגע. יכול להיות דבר כזה שראש עיר יכול להתחייב בשם התושבים שלא יעשו עבירות בנייה? אם תגיד לי את זה במגזר היהודי, אני אגיד לך שזה בלתי אפשרי, תמיד יקום איזה מישהו ויעשה פעולה כזאת או אחרת. זה דבר טבעי, אנשים עושים את זה כל הזמן. ולכן אני אומר, צריך לא רק לתת תקציבים ולאפשר את הפעולות, צריך לפעול באופן הגיוני שגם האוכלוסייה היהודית, וזאת מכת מדינה, גם האוכלוסייה היהודית תבין שעבירות על החוק לא משתלמות לאף אחד, לא לערבים ולא ליהודים. הנושא הזה של בנייה רוויה זה דבר שהוא מחויב המציאות, זה לא דבר שהוא תנאי. ברור מאליו שהיום הכפרים הערביים לא מסוגלים להכיל את כל הגידול באוכלוסייה. אז חייבים לתת להם אפילו תוספת קרקע מוניציפלית, אני מסכים לזה, אבל גם לחייב אותם היום לבנות רק בנייה רוויה, לא בנייה אחרת, רק בנייה רוויה, כתנאי לכל תקציב שנותנים להם.

דבר שני, אבל תנו קרקע. אמרתי שאני חושב שצריך להגדיל,

תקשיב רגע. אמרתי: לא כל דבר כסף. אני באמת חושב שצריך להגדיל את השטח המוניציפלי של הכפרים, אבל לא על מנת לבנות עוד בנייה בלתי חוקית, אלא לעשות תוכנית מתאר שתאפשר לבנות בנייה רוויה מאוד רחבה, ולאפשר בעצם לבני המקום לגור ולגדול שם.

מה שיקרה זה מה שקורה בבת-ים, שכבר כל צפון בת-ים מאוכלסת על-ידי ערבים מיפו, ובכל מיני מקומות. ולכן, זאת חובה שלנו לעשות את זה, וזה גם אינטרס שלנו לעשות את זה. אבל אתם צריכים להתחייב. אתם צריכים להתחייב להפסיק לפעול באופן הזה, ולהילחם בבנייה הבלתי-חוקית, כמו שכולם נלחמים.

בעוד עשר שנים יעשו תוכנית ב' וייתנו לכם תקציבים כאלה ואחרים. אני מציע לך לקרוא את המלצות "צוות 120 הימים" דבר שני, דבר שני, חבר הכנסת חאג' יחיא,

לא, אתה לא יכול עכשיו להפריע לחבר הכנסת.

בבקשה, אדוני. ישיבה של ועדת המעקב של כל ראשי המועצות המקומיות. כן, אבל הם לא יכולים להתחייב. הם חלק מהבעיה, הם ממש חלק מהבעיה, אז על מה יש להם להתחייב? להתחייב שאף אחד לא יבנה? זה בלתי אפשרי, רבותי. היא הייתה ראש עיר, אני הייתי ראש רשות, ואני יודעת מה זה. ראש רשות לא יכול, היא תגיד לכם אם היא יכלה להתחייב בשם אזרחים. אי-אפשר. אז זו סיבה לתת להם את התקציב? שייתנו את התקציב, בלי סיפורי פוגי. ואם רוצים לתת להם את זה, שיגידו את זה במפורש, ולא ימציאו המצאות. ואיזה מסר מעבירים למגזר היהודי בעניין הזה? שכל אחד יכול לעשות ואולי בעוד חמש שנים ייתנו לו? הרי ברור שיהיה איזה בג"ץ בעניין הזה מהצד היהודי, על אפליה של הרוב מול המיעוט, ויש אפליה בעניין הזה, אין מה לעשות. דבר שני, הנושא של הנשק הבלתי-חוקי שנמצא בכפרים הערביים. זה חייב להיות, הנושא של התקציב, שיפור התנאים במגזר הערבי זה תנאי עיקרי. גם הם תומכים בזה, דרך אגב. אנחנו ביקשנו את זה. אני שוחחתי עם הח"כים הערבים,

צריכים להתנות את הנושא הזה בשיפור המצב בכל מה שקשור לנשק הבלתי-חוקי בכפרים הערביים. זה שעכשיו אתם כותבים בהחלטת ממשלה שצריך להגביר את השיטור, גם אני בעד, יפה מאוד, אבל בד בבד עם הגדלת השיטור צריך לבוא איזשהו מבצע אמיתי, שבו יעזרו גם הח"כים, גם ראשי רשויות, וגם כל מי שצריך, על מנת לשפר, מכיוון שזה קודם כול מפריע לאוכלוסייה הערבית שנמצאת,

ברור שזה מפריע, כי זה מגדיל את הפשע, מקטין את הביטחון הסביבתי של כל אזרח שגר בכל כפר ערבי, וזה לא יכול להימשך. ולכן, התנאי העיקרי שצריך להיות, לדעתי, בתקציב, זה לחייב את ראשי הרשויות לעשות את הפעילות הנכונה על מנת להביא לידי ביטוי את איסוף כלי הנשק הלא-חוקיים במגזר הערבי. אי-אפשר לאסוף את הכול, אבל צריך לנקוט כמה שיותר פעולות בעניין הזה. דבר נוסף, ראשי רשויות, כתנאי לכל דבר ועניין, צריכים להתחייב להגדיל ולשפר את שיעור גביית הארנונה. המצב היום הוא שהרבה מאוד מהכספים, כספי האיזון ברשויות מקומיות,

בלי קשר ל-15 מיליארד האלה, הולכים קודם כול לכפרים הערביים ולרשויות הערביות.

מכיוון שבסופו של דבר הם בבעיות, כי הם לא מצליחים ולא פועלים נכון כדי לגבות כספי ארנונה מהציבור הרחב. בתקופה האחרונה אין להם ברירה, אז הם התחילו לעלות באחוזים, אבל ברור מאליו שזה תנאי בל יעבור שהממשלה צריכה לתת בעניין הזה, מכיוון שמי שהולך לקבל את רוב הכסף זה ראשי הרשויות. אז אם הם מקבלים, שיעשו את הפעילות, כמו בכל מקום מסודר בישראל, לגבות כמה שיותר כספי ארנונה. ואם צריך לעשות פעולות אכיפה כאלה ואחרות, שיעשו אותן, ולא כפי שהם עושים היום, שהם מתרחקים מפעולות האכיפה כמה שיותר, מכל מיני סיבות. אז אי-אפשר לתת תקציב גדול מאוד של כספי איזון, ועוד תקציב נוסף של 15 מיליארד פיתוח או משהו אחר, והם ימשיכו בשלהם. כי אני אומר, אנחנו, יש לנו אינטרס, וכל הכבוד לראש הממשלה. אתם כל הזמן תוקפים אותו, אבל הנה, בדבר הכי חשוב למגזר הערבי הוא בא ונתן תקציב, ואין הרבה תנאים לתקציב הזה. תאמין לי, אין הרבה תנאים.

אתם צריכים להגיד לו תודה רבה כל הזמן שהוא עושה את זה, אבל עדיין ראשי רשויות צריכים להתחייב לפעול ולעשות את הדברים הנכונים, כדי שבעוד עשר שנים לא נחזור לעוד תוכנית וניתן עוד פעם כספים סתם, שילכו לעזאזל, ולא ישפרו את החיים בכפרים הערביים.

אני לא צריך שזה ילך לשום ועדה, האמת. אני אסתפק בתשובת השרה, ובזה אנחנו מסיימים את העניין, כי זה נושא שהממשלה לא סיימה לעבוד עליו, ועדיין יש דיונים בתוך הממשלה על התנאים,

לכן, מוקדם להעביר את זה לוועדה. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת דוד ביטן. תשיב לנו השרה לשוויון מגדרי חברת הכנסת גילה גמליאל. לאחר מכן יש לנו שתי הבעות דעה. שוויון חברתי. אז יש לנו חידוש: אם השרה תציע להסתפק בתשובת השרה והמציע יסכים, אין הבעת דעה. בבקשה, גברתי. אוקיי, אוקיי. תודה רבה, אדוני. בבקשה, גברתי השרה. כבוד היושבת-ראש, חברי הכנסת, חברות הכנסת, להלן ההתייחסות להצעה לסדר-היום, חבר הכנסת דוד ביטן, חבר הכנסת דוד ביטן,

בנושא: תוכנית התקצוב לחברה הערבית, התנאים ליישומה והמצב בשטח. ביום 30 בדצמבר 2015 אושרה החלטת ממשלה מס' 922 בנוגע לתוכנית חומש לשנים 2016 2020 לפיתוח כלכלי באוכלוסיית המיעוטים, החלטה הנותנת מענה לצרכים הבסיסיים של האוכלוסייה הערבית בתחומים כגון דיור, תשתיות, תעסוקה, חינוך, רשויות מקומיות, שילוב נשים באקדמיה, בתעסוקה, וכיוצא בזה. מדובר בהשקעות של מיליארדי שקלים, שהמטרה שלהן היא לצמצם את הפערים בין האוכלוסייה הערבית לאוכלוסייה היהודית במדינה. יש להדגיש כי בסוף תוכנית החומש, למרות ההשקעות התקציביות הגדולות, עדיין יישארו פערים וצרכים נוספים אשר ידרשו טיפול המשך, אולם החלטה זו בהחלט תצמצם את הפערים במידה ניכרת. החלטת הממשלה מעניקה מצד אחד תקציבים וכלים לתכנון הדיור עבור המיעוטים ולפתרון המצוקות בתחום זה, ומצד שני עוסקת באכיפת החוק. בהחלטת הממשלה נקבע, בנוגע לאכיפת החוק, טיוב הטיפול, חבר הכנסת דוד ביטן, בתופעת הבנייה הבלתי-חוקית בקרב אוכלוסיית המיעוטים. הוקם צוות מנכ"לים בהשתתפות מנכ"לי משרד ראש הממשלה, משרד לירושלים ומורשת, משרד האוצר, המשרד לשוויון חברתי, משרד הפנים, משרד המשפטים ואף היחידה הארצית לאכיפת דיני התכנון והבנייה, והוא הציג את המלצותיו לממשלה בנושא המאבק בבנייה הבלתי-חוקית בקרב אוכלוסיית המיעוטים. במסגרת זו הצוות גם התבקש לבחון, בין היתר, את סוגיית מעמדה, מיקומה, הסמכויות והמשאבים הנחוצים ליחידה הארצית ואת תיקוני החקיקה הנדרשים לעבודתה. בנוסף, צוות ברשות המשנה ליועמ"ש בחן את הסוגיות הנוגעות לבנייה הבלתי-חוקית, ובכלל זה בנייה בלתי חוקית בקרב אוכלוסיית המיעוטים על מאפייניה הייחודיים. להלן מתווה הפעולה אשר גיבשו המנכ"לים והמשנה ליועץ המשפטי לממשלה, ואשר הוצג בדיון בוועדת השרים לקידום החברה הערבית בראשות ראש הממשלה: 1. חיזוק האכיפה המדינתית: הסמכת היחידה הארצית לפעול כרגולטור, הסמכת היחידה הארצית לפעול במרחב התכנון המקומי והקמת יחידות התערבות בליווי פרקליטות המדינה, תגבור היחידה במשאבים ובתקנים. 2. הטלת אחריות על הרשויות המקומיות: העברת הסמכות והאחריות לרשויות המקומיות והקמת יחידות אכיפה חדשות, חיזוק יחידות אכיפה קיימות, ביקורת ובקרה הדוקות על-ידי היחידה הארצית. 3. שכלול כלי האכיפה: הכללת עבירות תכנון ובנייה בחוק העבירות המינהליות וקביעת קנסות מינהליים, החמרת הענישה והגדלת הקנסות בהליך הפלילי, תפיסת כלים המשמשים לביצוע העבירות, מגוון נוסף של כלים. 4. שיפור בביצוע ובמימוש של צווים: שיפור התיאום בין יחידות האכיפה למשטרת ישראל, בקרה אחר ביצוע הצווים, הגבלה מידתית של סמכויות בתי-המשפט לעכב ביצוע צווים, הגבלת יכולת רשויות מקומיות לטרפד את מימוש הצווים. זו התוכנית שהוגשה על-ידי צוות מנכ"לים בראשות מנכ"ל משרד ראש הממשלה. לגבי הפשיעה בחברה הערבית ומהחברה הערבית, אנו הסבנו הרבה מאוד משאבים על מנת לפתוח תחנות משטרה ברשויות הערביות, על מנת למגר את הפשיעה בתוך החברה הערבית ומחוצה לה, תוך גיוס שוטרים מהחברה הערבית, על-ידי הקצאת משאבים נוספים ל"עיר ללא אלימות" ועל-ידי מבצע איסוף נשק בלתי-חוקי. כל הפרמטרים האלה נבחנו בצורה מקצועית, ונעשו בשיתוף פעולה עם כל הגורמים הנוגעים בדבר, עם כל הנציגים וההנהגה של החברה הערבית, שבעצמה זועקת את מה שאתה אומר כאן, חבר הכנסת דוד ביטן. הם רוצים להיכנס לתוך העניין של בנייה חוקית, והם רוצים גם בנייה לגובה, וגם בהיבט של הפשיעה הם דורשים את הוצאת הנשק הבלתי-חוקי מתוך הערים והיישובים. אם מסתכלים על המכלול, אני רוצה לומר לך, חבר הכנסת דוד ביטן, שהעבודה נעשתה בצורה מאוד יסודית,

מקצועית, מאוד ממוקדת, ועל כן כל הקולגות המודאגים, אצלי בעיקר, בסיעת הליכוד, אני רוצה להרגיע את כולם ולומר לכם שהייתה כאן עבודה יסודית, מקצועית, שמסתכלת, כפי שאמרתי, על כל התחומים, כולל התחומים של אכיפת החוק. הדברים נעשו לא בשיח מתלהם אלא בשיתוף. אני מאמינה ומקווה שראש הממשלה, שאמור להחליט בתקופה הקרובה על מועד היישום, יקבל את ההחלטה במהרה ונוכל כבר, גם בתחום הבנייה, כפי שכל התוכנית כבר יצאה לפועל, לקבל את היישום כמה שיותר מהר.

אני מציעה להסתפק בדברי, וזה מקובל עליך, מסכים. כך שתודה רבה.

ברגע שיש הסכמה של מציעים ומשיבים, אין דעה נוספת. עוברים לנושא הבא: הצעת חוק, הצבעה. אין הצבעה. ברגע שמסתפקים בתשובת השר,

במקרה הזה, אין הצבעה.

רבותי, שוב אני חוזרת ואומרת, ברגע שהמציע מסכים למשיבה, את העמדות, נכון. נכון.

כי הם טוענים, אין. נכון.

אנחנו עוברים להצעת חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים (תיקון) (הוספת נציג סטודנטים למועצה), התשע"ו 2016, של חברי הכנסת אלי אלאלוף, יעקב מרגי ומירב בן ארי וקבוצת חברי הכנסת. תציג את הצעת החוק חברת הכנסת מירב בן ארי, בבקשה, גברתי. תודה, גברתי היושבת-ראש, עד עשר דקות. גברתי השרה, חברי חברי הכנסת, ראשית, אני שמעתי עכשיו על מה שקורה בעירי, ביפו, אז אני גם שולחת החלמה מהירה לפצועים.

מה קרה שם? אנחנו פה בניהול מליאה ולא מעודכנים. יש כבר חמישה אנשים שנדקרו, גם בטיילת בתל-אביב וגם ביפו. הבנתי שזה מחבל שדקר שם את אותם אנשים,

עבר מאדם לאדם. זה מצער מאוד, בעיקר שג'ו ביידן ברגעים אלה ממש במרכז פרס לשלום. אני אדבר על הצעת חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים (תיקון) (הוספת נציג סטודנטים למועצה), התשע"ו 2016. ראשית, אני רוצה להתנצל בשם יושב-ראש ועדת העבודה והרווחה אלי אלאלוף, שלא הגיע מסיבות משפחתיות אישיות. הנושא הזה חשוב לו מאוד, קרוב ללבו, ומהיום שהוא נכנס לכנסת הוא מתעסק בכל הנושא של קידום רפורמות בחינוך הטכנולוגי בישראל. לכן, ראשית, אני מתנצלת בשמו. אבל אני גם גאה לעמוד כאן, כי אני חלק מהצעת החוק הזאת. היא הצעת חוק פרטית. חבר הכנסת אלי אלאלוף יזם אותה בשיתוף עם התאחדות הסטודנטים וחברי הכנסת שאמרת את שמותיהם,

תפקידיה המרכזיים של המועצה כוללים הכרה והסמכה של מכללות טכנולוגיות, קידום איכות ומקצועיות במקצועות ההנדסאים והטכנאים והסדרת הלימודים הגבוהים בתחומי ההנדסאות והטכנאות המוסמכת. הצעת החוק היא פשוטה, היא מבקשת להוסיף להרכב המועצה נציג סטודנטים פשוטה וחשובה באותה מידה: להוסיף להרכב המועצה נציג סטודנטים ממכללה טכנולוגית מוכרת, שזהותו תיקבע בהתאם להמלצת התאחדות הסטודנטים. גם השרה, שהייתה בעבר יושבת-ראש התאחדות הסטודנטים, אמרה לי שזה חשוב לה שיהיה סוף-סוף נציג של המכללות הטכנולוגיות. פעילות המועצה נוגעת באופן ישיר ללימודים ולעתידם המקצועי של הסטודנטים במכללות הטכנולוגיות. ראוי שתהיה נציגות לאוכלוסייה זאת, שגם דעתה וגם הקשיים של המכללות ואנחנו יודעים כמה קשיים יש במכללות הטכנולוגיות, שגם הטענות והצעות שלהם יובאו במועצה הזאת. המחוקק כבר הכיר בנחיצותם של נציגי סטודנטים במל"ג. חבר הכנסת איציק שמולי היה נציג במל"ג, וגם הוא שותף להצעה הזאת, וטבעי שנציג הסטודנטים ישב גם במועצת ההנדסאים. מהלך זה הוא חלק ממגמת שינוי של השוואת מעמד ההנדסאים לבעלי תואר אקדמי, שהתחילה בשנת 2012 עם חקיקת חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים. המהלך נועד לקדם את ההשכלה הטכנולוגית במדינת ישראל, תוך שיפור תנאיהם וייצוג ענייניהם של סטודנטים במוסדות טכנולוגיים, כמו גם העלאת קרנה של ההשכלה הטכנולוגית בקרב ציבור הצעירים במדינה. אני חושבת שזו הצעת חוק חשובה. בעיני, כל הצעת חוק שתקדם עוד ועוד את הסטודנטים הטכנולוגיים, ההנדסאים, היא הצעת חוק מבורכת וחשובה,

אני קוראת לכולם לתמוך בהצעת חוק חשובה זו.

תודה רבה לחברת הכנסת מירב בן ארי. יש לנו רשימת דוברים, רבותי. עיסאווי פריג' אינו נוכח, מנואל טרכטנברג, אינו נוכח, איילת נחמיאס ורבין, לא נמצאת, יואל חסון, אינו נוכח, דב חנין, אינו נוכח, מיכל רוזין, אינה נוכחת. עבד אל חכים חאג' יחיא, עד שלוש דקות, אדוני. בסם אללה א-רחמאן א-רחים. גברתי היושבת-ראש, גברתי השרה, אני אנצל את שלוש הדקות שלי פשוט לענות על כמה אי-דיוקים ואי-ודאות של חבר הכנסת ביטן. אני אומר כך: אישור תוכניות מתאר, אני אתן דוגמה מהיום. היום היה בבית-משפט דיון על תוכנית המתאר של הכפר ג'לג'וליה. אחרי 18 שנים, בית-משפט מחייב את המדינה לאשר את התוכנית בתוך זמן סביר. ומה זה זמן סביר?

וזה אחרי 18 שנים, כשלפחות, מהיכרות אישית שלי, 11 שנים עברו מאז שהוועדה המחוזית קבעה שהתוכנית מקובלת עליה. זו הבנייה ללא היתר. הבנייה ללא היתר זו האשמה הראשונה של המדינה, וביום שהמדינה תבוא ותבקש, גברתי השרה, אכיפה, והכוונה קנסות והריסות, זה אומר "הרצחת וגם ירשת". חד-משמעית. כי מדינה שלא מאשרת תוכניות מתאר, שמעכבת אותן, היישוב שלי,

15 שנים לקח להם לאשר תוכנית מתאר. והתוכנית, שאושרה רק לפני שנה, מיועדת לתת את התשובות עד 2020, ובינתיים מכינים תב"עות, תוכניות מפורטות, ועד שמאשרים אותן בוועדות המחוזיות, אנחנו נגיע ל-2020. אפילו תוכנית המתאר שנועדה ל-2020, כבר אי-אפשר לנצל אותה וכבר צריך להכין ולהגיש עוד תוכנית מתאר. זה המצב. המדינה לא אישרה תוכניות. כנראה הייתה מדיניות שיש מקום ויש צורך לשנות אותה. זה, 1. 2. אמרת בצדק, גברתי השרה, שהתוכנית הזאת באה לצמצם פערים, ולא לסגור פערים. אני מקווה שגם חבר הכנסת ביטן וגם האחרים ילכו לבג"ץ, כי יכול להיות שבג"ץ אחת ולתמיד ידבר על צדק בקשר לאוכלוסייה הערבית ויחייב את הממשלה לסגור את הפערים, לסגור אותם, ולא לצמצם אותם. זה מה שאנחנו מבקשים. כנראה שיהיה צורך גם בעניין מענקי האיזון. לגבי מענקי האיזון, חד-משמעית, כל החישובים אומרים שהמשחק בפרמטרים נוטה נגד האוכלוסייה הערבית ב-500 מיליון שקל בשנה. זה מחושב, זה בדוק. משרד הפנים, מחשש לכעס של כמה רשויות מקומיות יהודיות, לא רוצה לתקן, ומשחק גם בנושא הזה של הנוסחה עצמה. זה שלא משלמים היטלים, גם מי שבונה ללא היתר, אני קובע ככה, ואלה עובדות: אנשים בונים על האדמה שלהם, ובאדמה שלהם הם צריכים להיות אלה שיקבלו פיצוי, כי אין להם חשמל, אין להם כבישים ואין להם מים,

והם חיים במצב שהם מתחננים ומבקשים: תאשרו לנו תוכניות. אנחנו רוצים לשלם אגרות, אנחנו רוצים לחיות כמו בני-אדם, עם תשתיות שלמות. תודה. סליחה, עוד כמה שניות. אני כבר נתתי לך. לבוא ולבקש להרוס ולהטיל קנסות, לדעתי, זה לא צודק. הבנייה הרוויה, אני אומר: תוכניות מתאר מתייחסות ליישובים הערביים כיישובים כפריים. אתן דוגמה של טייבה, ואמרתי את זה אתמול ישירות בעיניים לראש הממשלה כשהוא דיבר. תוכנית המתאר של טייבה, שאושרה רק לפני שנה, מגבילה את הבנייה לשלוש קומות, ובטייבה יש יותר מ-40,000. אז לא לבוא אלינו בטענות, אלא לבוא לממשלה בטענות, כי צריך לתקן.

ביקשתי פגישה, ואני מקווה שאנחנו נשב, כי הרבה דברים צריך להבהיר בנושא הזה. תודה רבה לחבר הכנסת חאג' יחיא. חבר הכנסת יוסי יונה, אינו נוכח, חבר הכנסת ישראל אייכלר, אינו נוכח, חבר הכנסת אראל מרגלית, אינו נוכח, חברת הכנסת תמר זנדברג, אינה נוכחת, חברת יעל כהן-פארן, אינה נוכחת, חבר הכנסת אחמד טיבי,

חבר הכנסת עמר בר-לב, אינו נוכח. חבר הכנסת נחמן שי?

חברת הכנסת שלי יחימוביץ,

חברת הכנסת עליזה לביא, אינה נוכחת, חבר הכנסת איציק שמולי, מוותר, חבר הכנסת זוהיר בהלול, אינו נוכח, חברת הכנסת רויטל סויד, אינה נוכחת, חברת הכנסת קסניה סבטלובה, אינה נוכחת, חבר הכנסת יחיאל חיליק בר, אינו נוכח, כן,

חבר הכנסת מיקי לוי. הוא כנראה אחרון הדוברים, ואנחנו נעבור להצבעה. אדוני,

גברתי היושבת-ראש, גברתי השרה, חברי חברי הכנסת, יום דמים, יום קשה, עבר היום על אזרחי מדינת ישראל. אירוע הדקירה בפתח-תקווה, באירוע הזה אזרח לא התבלבל, הפגין אומץ לב, חטף את הסכין מהמחבל הדוקר ודקר אותו בחזרה, ולמזלנו חייו ניצלו. הוא התנהג בגבורה עילאית. בירושלים ברחוב צלאח א-דין היה אירוע ירי, מחבל פתח באש ופצע שני שוטרים, אחד במצב קשה ואחד במצב בינוני. כוח משטרה ולוחמי משמר הגבול חיסלו את המחבל. בנמל יפו לפני כשעה קלה היה אירוע פח"ע בשני מוקדים,

חמישה פצועים במצב קשה ושלושה פצועים במצב קל, וכנראה, ואני נזהר בלשוני כי הדיווח עדיין לא הושלם, אחד נפטר מפצעיו, ואיני יודע עדיין מיהו. חברי חברי הכנסת, אני מסתכל על כיסאו של ראש הממשלה וקורא לו פעם נוספת, ואני מסתכל על כיסאותיהם של חברי חברי הכנסת מהרשימה המשותפת: תעבירו את המסרים לרשות הפלסטינית: תפסיקו להסית. הדרך הזאת היא לא הדרך. לא תרוויחו שום דבר מכך שאתם מפגעים והורגים באזרחי מדינת ישראל. אני קורא לראש הממשלה: תפגין אומץ לב ותפסיק לשמוע ליועץ המשפטי בנושא הזה. תשלול את דמי הביטוח הלאומי מהמפגעים הגרים בירושלים. תיקח את אותן משפחות של אותם מחבלים ותגרש אותן אל מעבר לתחום הקו הירוק. תפוצץ, לא תהרוס, את הבתים של אותם מחבלים. אחרי חמישה חודשים של 35 הרוגים וכמה מאות פצועים, הביטחון האישי של תושבי מדינת ישראל נפגע. אני מודיע לכם: לא תרוויחו מהדרך הזאת שום דבר. זה רק יקשיח את העמדה, זה רק יקשיח את אלה שלא רוצים להגיע לשום הסדר. תתפכחו. הגיע הזמן לעשות מעשה של שני הצדדים. היום הוא יום דמים. מה אתם חושבים? מחר אזרחי מדינת ישראל יקומו לעיתון מרוח בדם. לְמה אתם מצפים? לבי לבי עליכם.

תודה רבה לחבר הכנסת מיקי לוי. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת, חבר הכנסת אמיר אוחנה, אינו נוכח, חברת הכנסת יעל גרמן,

אם כן, רבותי, אנחנו נעבור להצבעה על הצעת חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים (תיקון) (הוספת נציג סטודנטים למועצה), התשע"ו 2016. מי בעד? מי נגד? נא להצביע.

הצעת חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים (תיקון) (הוספת נציג סטודנטים למועצה), התשע"ו 2016, לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות נתקבלה. הרשות מלבה את היצרים. אני אומר לכם. עשרה חברי כנסת בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים. הצעת החוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים (תיקון)

התשע"ו 2016, עברה בקריאה ראשונה, והיא עוברת לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות להכנה לקריאה שנייה ושלישית. הודעה לסגן מזכירת הכנסת. ברשות יושבת-ראש הישיבה,

כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס'

כמובן שאחרי הנאום של חבר הכנסת מיקי לוי, נשאר לנו לאחל החלמה מהירה לפצועים, ואנחנו משתתפים בצערה של משפחת ההרוג. תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים מחר,

כ"ט באדר א' התשע"ו, 9 במרס 2016, בשעה 11:00. ישיבה זו נעולה.